אני פותח את ישיבת הוועדה, תיכף נגיד מה סדר היום, אבל ביחד עם כולם אנחנו מתפללים לשלומם של כוחות הביטחון בפעולה החשובה שנעשית הבוקר, בעזרת ה' שלא ייצא חלילה שום פגע ושום תקלה, בעזרת ה', שכולם יחזרו בריאים.

יש כאלה שגם מתפללים וגם משרתים.

(תיקון מספר 54) (הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023. הכנה לקריאה שנייה ושלישית, ייתכנו הצבעות, והנה אנחנו ב-פ/3343/25 כ/966, של חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, חבר הכנסת ששון ששי גואטה וחבר הכנסת משה גפני. ואנחנו נעבור עכשיו להסתייגויות ולנימוקי ההסתייגויות. אפשר הצהרות פתיחה? לא, אין הצהרות פתיחה. אבל, אדוני, זה חוק שהוא לא סתם חוק.

טעית בכתובת, זה לא הוועדה הזאת. לא, יש לי שאלות למשרד הפנים. אז אני מציע, מאחר שיש מספר לא מבוטל של

חלקן בקבוצות, כל אחד יקבל את מה ש - - - אבל זה לא סתם חוק, זה חוק שנמצא על סדר היום הציבורי והוא מעורר דיון. לא ראוי לתת הצהרות פתיחה? אנחנו ניתן לכל אחד להתבטא במסגרת הזמן של ההסתייגויות. אבל לפני כן, לפני ההסתייגויות. אנחנו נעשה הצבעות תוך כדי כך. לפני ההסתייגויות. אנחנו עוברים להסתייגויות של סיעת המחנה הממלכתי. יש לי שאלות לא במסגרת ההסתייגויות, יעקב. אז תוכל לעשות את זה בתוך. לא, מה זה בתוך? היועץ המשפטי יאשר לך את זה. שאלות מקצועיות? אבל בכל זאת, לאן אתם דוהרים?

יש לכם - - - למה לא לתת הצהרות פתיחה? כמה הסתייגויות יש למחנה הממלכתי? אפשר להתייחס לשאלות של חברי הכנסת? אני מדבר עכשיו וחבל שאתה מפריע לי. אני לא מפריע לך, אני שואל. עשית תספורת גם להסתייגויות, ראיתי בלילה. אפשר בבקשה רק לשאול שאלה? אני מבקש לא לפגוע ביושב ראש, הוא מאוד רגיש. אני פוגע ביושב ראש? אני הולך רק בצמוד לבדיקות שלנו בוועדה ויחד עם הייעוץ המשפטי, יד ביד, ואף יותר מזה אומר לך, ודווקא לך אומר, ואתה גם יודע את זה, שמפלגת העבודה יכלה היום להישאר אולי עם שתי הסתייגויות אמיתיות, כי כל השאר היו הולכים לנושא חדש כי אף אחת מהן לא היה על הסעיף. זה תרגיל מעניין. ממש לא תרגיל. ודווקא לאור בקשתכם, ואתמול קיבלתי טלפון, אמרו לי אם אני מוכן ללכת לפנים משורת הדין ואמרתי כן. אז ככה אומרים תודה כשמישהו הולך לפנים משורת הדין? שיבחתי אותך. לא הספקת עוד. על התספורת כן. החבר'ה מטבריה שהגיעו, אין להם זכות דיבור היום? חבר הכנסת מתן כהנא. בבקשה לא להפריע לו. אני אומר אמירה כללית על כלל ההסתייגויות שהוגשו. חלק גדול מקבוצות המסתייגים הגישו הסתייגויות שהן פסולות והן יימחקו מתוך הרשימה, כך למשל הסתייגויות לשם החוק, שאסורות על פי התקנון, הסתייגויות שכוללות התייחסות פרסונלית לאנשים בשמותיהם. אבל זה הגיוני כי החוק הוא פרסונלי, לכן ההסתייגויות היו פרסונליות.

אנחנו מנסים להתיישר עם כוונת המחוקק. הסתייגויות מהסוג הזה אנחנו ניאלץ למחוק. אני אבקש מגלעד להגיד לגבי קבוצת המחנה הממלכתי, לבקשת חבר הכנסת כהנא, את הסדר של ההסתייגויות לפי החלוקה שנעשתה. יש גם הסתייגויות שאין להן משמעות, אז אנחנו ניאלץ ל - - - אין כזה דבר הסתייגות בלי משמעות,

יש הסתייגויות, אני מדבר על כל הקבוצות, שיוצרות משפטים לא ברורים בעברית, משפטים שמתחילים ו - - - אתה יכול להפנות אותנו להסתייגויות הספציפיות?

בכל קבוצה אנחנו נגיד איזה הסתייגויות הן לא רלוונטיות. כמה סך הכול? במחנה הממלכתי הגישו - - - לא, כמה הגישו אני יודע. לא, אבל אנחנו לא יודעים, כמה? המחנה הממלכתי הגישו 72 הסתייגויות. כמה דקות הנמקה יש לי? יפה מאוד שאתם מקפידים בכפולות של ח"י.

כן, לגמרי. אני מקווה שאתה צודק. אין לי 5 מתמטיקה, אני לא יודע. אדוני היושב ראש, אפשר בזמן שהם מחשבים את כמויות ההסתייגויות לשאול שאלה אמיתית את משרד הפנים?

כי פשוט היו לי שלוש שאלות שרציתי לשאול בלי קשר, בהמשך לדיון. אז אתה מתבקש - - - אתה פתחת ישר ב - - - אז אני מבקש, אני מבטיח לך,

לא, אבל אתה לוקח לי זמן מההסתייגות. אני אגיד לך, ההסתייגות, אני קמתי היום בבוקר - - - רגע, דקה, נאור. יש לי 30 נימוקים? 32 נימוקים. אני מציע, תתחיל לנמק, בכל דקה אנחנו נעשה הצבעה. אפשר לפני שהוא מתחיל לסיים את השאלה?

אתה לוקח לי - - - אני אתן לך יותר,

אני אתן לך. עזוב, נאור, אתה אחד מבית הלורדים פה. אחד מהוועדה.

בבקשה, חבר הכנסת כהנא. לא להפריע לו. בוקר טוב, אדוני היושב ראש. ראשית אני רוצה להצטרף למה - - - היי היי קפטן. אני חייב להגיד, כי הקפטן נכנס. הסתייגות 1 ו-2 יימחקו כי הן לא ברורות, הסתייגות מספר 3. ראשית אני רוצה להצטרף לדברים שאמרת בפתיחת הדברים, אדוני היושב ראש, לאחל לכוחות צה"ל הצלחה בביצוע משימותיהם ושיחזרו הביתה בשלום, כולנו מצטרפים לתפילות שלך בהקשר הזה.

כן, הוא בא ברוח נדיבה. לא הבנתי, אתה בעד הצעת החוק? אני עדיין מחכה לחוות דעתך. רוח נדיבה, אל תהרוס לי את זה. אל תהרוס לו את הרוח הנדיבה. אני בשבת בקוראי עיתונים, כמובן עלוני שבת אני מתכוון, חס ושלום לא עיתונות כללית. למה? זו בדיחה פנימית, עזוב. בזמן קריאת התורה או שאתה מקפיד רק בהפטרה?

אני מקפיד לא לקרוא בתפילה עלוני שבת, זאת האמת. אתה מהבודדים. אתה מקפיד לירות בבודדת. גם פרשת השבוע מאוד מעניינת, הפעם אפילו זה היה קל. מה הייתה פרשת השבוע?

אתה עושה לי בחינה? ותפתח האתון את פיה. אפילו קמתי לוותיקין. מה זה ותיקין? ותיקין זה התפילה הראשונה, עם הנץ החמה. הנץ, אני בעד ההנץ. הייתי אמור להשלים מניין בהנץ. נאור, תבוא לבית המדרש שהקמנו. אני חייב להגיד שהייתי בשבת ביישוב בני דקלים ולפחות למיטב ידיעתי אין שם ותיקין, היה שם את המניין הראשון שמתחיל בשש וחצי. אוקיי, אם ככה נצביע על הסתייגות מספר 3, כי 1 ו-2 נפסלו. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. גלעד, תבחר מתי אתה רוצה התייעצות סיעתית. מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 8 לא אושר. רביזיה. הסתייגויות מספר 4 עד 17 הן פסולות כי הן הוספת הגדרות שאין להן משמעות ולכן אנחנו עוברים לקבוצת הסתייגויות 18 עד 22. ניסיתי לחשוב למה ידידי חבר הכנסת עמית הלוי הגיש את הצעת החוק הזו, באמת אני מחזיק מעמית הלוי מאוד כחבר כנסת רציני, מעמיק,

אני מחזיק ממך חבר כנסת מעמיק, רציני וישר ואני לא מצליח להבין את הרציונל שעומד בבסיס הגשת הצעת החוק הזו. אז העליתי במוחי כמה רעיונות. מה עם צדק? תחשוב על צדק. אוקיי, בוא נדבר גם על צדק. בהמשך דבריי, יש לי פה 30 הסתייגויות,

הוא דיבר על כוכב הלכת צדק. אני מבקש לא להפריע, אני לא מצליח להתרכז. ואחת המחשבות שעלו בי, כנראה יש רצון בקואליציה להגיש הצעות חוק כל כך לא צודקות ומופרכות כדי פשוט שזה יגיע לבג"צ, בבג"צ לא תהיה ברירה אלא לפסול את הצעת החוק הזו ואז ייווצר פה עימות שמוסיף שמן למדורה שגם ככה יש סביב הרפורמה המשפטית, ולכן זה אולי אחד הרציונלים שעומד בבסיס הגשת הצעת החוק הזו. זה היה רעיון אחד. הרעיון השני שעלה בי זה שאולי באמת יש פה רצון של חבר הכנסת אריה דרעי, שמאיזה שהיא סיבה מאוד מאוד רוצה שראש העיר שבוועדה קרואה ימשיך לכהן, כנראה שאף חבר כנסת מש"ס לא רצה להיעתר לבקשתו.

חבר הכנסת מלול, שאף אחד מכם לא רצה להגיש את הצעת החוק של דרעי אז עמית הלוי נאלץ להוציא את הערמונים מהאש? זה האירוע שיש פה. הוא נראה לך איש מאולץ? זהו, אני לא מצליח להבין. אוקיי, בנימה אופטימית זו נעבור להצבעה על הסתייגויות 18 עד 22. מי בעד? מי נגד? אפשר לטעון נושא חדש על הסתייגות 19? יש פה בקשה לנושא חדש. שישה. ההסתייגויות לא התקבלו.

אי אפשר לטעון על משהו שהוצבע. רביזיה. 23 עד 40. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. היינו בניסיון להבנת הרציונלים שעומדים בבסיס הגשת הצעת החוק הזו והגענו למחשבה שאולי מדובר פה באינטרס כלשהו לא ברור של חבר הכנסת אריה דרעי, שאף אחד מחברי הכנסת של ש"ס לא רצה להיכנס לתוך הקלחת הזו ולכן באמת מה שהיה כאן זה שמתוך שיקולים קואליציוניים חבר הכנסת עמית הלוי לקח על עצמו, העמיס על כתפיו הרחבות, את המטלה הזו והגיש את הצעת החוק כדי לרצות את ה משיקולים קואליציוניים טהורים שבאמת חבר הכנסת דרעי לא מצליח לחזור להיות סביב שולחן הממשלה, צריכים לרצות אותו בדרך אחרת כלשהי ובא חבר הכנסת עמית הלוי, מתנדב להוציא את הערמונים מהאש בשביל שלמות הקואליציה ומגיש הצעת חוק כל כך מופרכת, לא הגיונית ולא צודקת ועושה את זה בשביל שלמות הקואליציה. אני מבקשת לטעון נושא חדש על סעיף 30. רגע, אנחנו נעבור להצבעה. רגע, מתי מותר לי לטעון נושא חדש? עכשיו. אני מבקשת על סעיף 30. הסתייגות 30. הסתייגות 30 נושא חדש. אם כך אנחנו נצביע על 23 עד 40 למעט 30. מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. מי נגד? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר.

עכשיו 41. עכשיו אני רוצה לדבר על החוק עצמו. על אף שלרוב אני נמצא בוועדת חוקה בחוק הזה זכיתי להשתתף בכמה ישיבות ושמענו פה אנשים מהעיר טבריה שהם מתכוונים להתמודד על ראשות העיר טבריה והטענות שלהם היו פשוט צודקות ברמה כל כך זועקת לשמים שאני לא מצליח להבין למה אנחנו עדיין ממשיכים להגיש את הצעת החוק הזו. כך למשל הייתה פה גברת, פעילת ליכוד מזה שנים - - - אני כאן. היא כאן, עורכת הדין שני אילוז. מתמודדת לראשות העיר, שעמית הלוי פוסל אותה מלרוץ. שעמית הלוי - - - לא מתאים להם אישה, הם רוצים גבר. סליחה, אנחנו בתהליך של ההסתייגויות. אז עמית הלוי, יכול להיות שאחר כך אם עמית הלוי ירצה אני אתן לו דקה על חשבון הזמן שלי כדי להסביר לגברת שני אילוז למה הוא לא רוצה שהיא תתמודד לראשות עיריית טבריה. לא אמרתי את זה מעולם. גם אם תחזור פעמיים על השקר הזה זה - - - אני אחזור. אתה יודע מה, אז אני אמקד את דבריי.

אני מבקש שקט מהספסלים, יועצים, יועצות, מנהלי סיעות, אני מבקש שקט. מה שמצחיק, שעמית הלוי לא אמר את זה, אבל הוא עושה את זה. הוא עושה את זה בפועל, לפגוע באנשים שלו, זה דבר שהוא הזוי. מילא זה היה יש עתיד, אבל לפגוע בליכוד? יש אילוצים קואליציוניים. דוידסון, אם אתה רוצה אני אתן לך דקה על חשבוני. אני אשמח. שיקולי פריימריז. אוקיי, אנחנו נצביע על הסתייגות 41. מי בעד? רגע, הוא לא הגיע ל - - - מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה לא אושר. אני מבקש להגיש רביזיה.

נמצאת פה מועמדת לראשות עירייה, עורכת הדין שני אילוז,

לדעתי אמרת שהוצאת כבר 200,000 שקל.

מכיסה הפרטי. הוציאה על ההתמודדות הזו. אומרים שהמרוץ עדיין לא התחיל. אחת הטענות פה שאומרים שהמרוץ לראשות העיר עדיין לא התחיל ולכן אין בעיה לשנות את החוקים כי בעצם המשחק עדיין לא התחיל. אבל עומדת פה מישהי מעידה על עצמה שהיא כבר הוציאה 200,000 שקל מכיסה הפרטי על ההתמודדות הזו. אתם תתמכו בה? אני לא מבין. זה אומר שהמשחק - - - איך המשחק לא התחיל?

אם יו"ר ועדה יכול להתמודד יכול להיות שהייתי חושבת אחרת. עכשיו תדבר על הלידו בטבריה. נאור בטוח תומך בה. זה הישג גדול שנאור שירי תומך בך. אני תומך ביכולת שלה להתמודד. זה גם אני תומך, בניגוד אליך גם אני תומך.

אנחנו מתנגדים לשינוי כללי המשחק תוך כדי משחק. זה שאתם לא מבינים את זה יש לכם בעיה. לא משנים כללי משחק תוך כדי משחק. זה כל כך ברור. יש זכות להיבחר וכשאתה פוגע בזכות להיבחר אתה פוגע בדמוקרטיה. זה מה שאתה לא מבין, זה לא קשור לאיזה צד היא. ארבעה חודשים לפני הבחירות אתה משנה את כללי המשחק. אמרו לך את זה גם, אתה פשוט לא מקשיב כי אתה נמצא על כוכב נגה ואתה פשוט בטוק בקשר עם כדור הארץ. אהה.

אתה בטוק, אתה לא מבין מה זה. אתה מכיר את המ"ק כשאתה בטוק וטק? אתה מנותק. אנחנו נצביע על הסתייגות 42, מי בעד? מי נגד?

רביזיה. רביזיה גם. ההסתייגות לא התקבלה. מה ההסתייגות הבאה? 43. אין לי מנוס, אדוני היושב ראש, מלדבר על הרציונל שבבסיס הרעיון הזה של ועדה קרואה. הרי מה כל הרעיון של יושב ראש ועדה קרואה? הרעיון הוא שיש ראש עיר, שנמצא פה, קובי? כאשר ראש עיר כל כך נכשל בתפקידו בא שר הפנים, מדיח ראש עיר נבחר מתפקידו וממנה במקומו ראש ועדה קרואה. חבר מפלגה שלך, אלקין. אדוני היושב ראש, הכול בסדר. זה מהלך שקורה לצערנו בכל מיני מקומות. בא יושב ראש ועדה קרואה, באותו רגע שהוא ממונה, לשמחתי כולם מתגייסים להצלחתו המלאה, החל מהשר שמינה אותו, עבור דרך המשרדים האחרים בממשלה. הוא מקבל רוח גבית מטורפת.

אדוני ואטורי, זה בשיט, רוח גבית זה מה שדוחף את הסירה קדימה. הוא לא עוסק במפרשיות. מזל שלי שאתה מבין ברוח אחרת היינו במצב קשה באוויר. אני מזכיר לך שמטוסים ממריאים נגד הרוח. אני רוצה לטעון שחבר הכנסת ואטורי, בגלל עסקי הספנות שיש גם בכנרת, מנוע מלהצביע בהצעת החוק הזאת. היועץ המשפטי, תומר, אני מבקש את התייחסותך. טוב,

אתה רוצה להצביע? כן. הסתייגות 43. מי בעד? שישה. מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 44. אז בעצם אני מזכיר שחבר הכנסת שירי העלה פה בקשה ליועץ המשפטי לבדוק את הכשירות של חבר הכנסת ואטורי להצביע בסיפור הזה בגלל שמדובר פה בטבריה.

טבריה זה עיר נמל, יש שם עסקי ספנות ולכן נדרש פה התערבות של היועץ המשפטי לממשלה. כן, אני מבקש את ההתערבות של היועץ המשפטי. פרשת הצוללות שתיים. לבחון אם חבר הכנסת ואטורי בגלל מעורבותו העמוקה בעסקי השיט - - זה אוניות, זה מעל פני המים. - - נדרש לבדוק האם חבר הכנסת ואטורי כשיר להצביע. בוא נשאל את תומר אם הוא מסכים,

אני עושה שיט בכנרת. הכי טוב, בלידו, תביא לנו תיירות. תביא את הלידו, תתעסק בתיירות, תתעסק בלפתח את העיר במקום שאתה הולך למנו ספנות. אני מבקש להצביע על הסתייגות 44, מי בעד? מי נגד?

רביזיה. רביזיה. הלאה, 45. אדוני היושב ראש - - - מתן, תסביר להם מה קורה בעת תקלה בנחיתה, איך אתה נוחת עם רוח שתעזור לך או לא תעזור לך חוץ מצוות מדובר פה באח של מפקד טייסת תחזוקה,

מי שלא יודע. אח של ואטורי זה מישהו באמת א'-א'. אם נוגעים במשפחה אין לי שום ויכוח עם מתן,

בוא נגיד שמשפחת ואטורי פרוסה לרוחב כל היריעה, אח אחד בעסקי הספנות ואח אחד בעסקי האוויר. איזה עסקי? אח של חבר הכנסת ואטורי היה מפקד טייסת תחזוקה בבסיסי חיל האוויר. קצין בכיר, ומהרציניים והטובים.

זה רק מגדיל את התהיות והשאלות לאן הגעת. אם ככה נצביע על הסתייגות 45. מי בעד הסתייגות 45? מי נגד? שמונה. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 7 נגד 8 לא אושר.

אני אתן לך ואני מבקש מכל החברים לא להפריע לו. אבל תן לו לנמק. הסתייגות 47. הסתייגות קודמת הוא לא נימק. אני אוסיף לו, אל תדאג, הכול בסדר. אני סומך על רב יעקב שהוא יוסיף.

הסתייגות 47. אבל על ההסתייגות הקודמת לא הצבענו. הצבעתם.

כי לא הייתה הנמקה. מה הייתה התוצאה, לאה? אתם מפריעים לו. אבל חברי הוועדה לא הצביעו. אני לא - - - הם לא הצביעו, חברי הוועדה לא הצביעו על ההסתייגות. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. תן לי לדבר. אני נותן לך. תוציא את חבר הכנסת שירי שמפריע לי. לא, never, never, בלי נדר. עכשיו רגע בנימה של רצינות. יושב ראש ועדה קרואה נהנה מרוח גבית של כל המעורבים בדבר, ממשרדי הממשלה, משר הפנים, מגורמים בתוך העיר, מהתושבים, ולכן מראש לתת ליושב ראש ועדה קרואה להתמודד זה פוגע בשאר התושבים. אגב שמענו פה מאחד המתמודדים האחרים שהיה כאן, מחילה אני לא זוכר את שמו, שאמר שכחלק מתעמולת הבחירות שלו, כחלק מאסטרטגיית הבחירות שלו הוא רצה לעזור ליושב ראש הוועדה הקרואה כי הוא חשב שככה תושבי העיר יעריכו אותו יותר. הוא אמר: איך אני אבלוט בעיר טבריה, אני אעזור ליושב ראש הוועדה הקרואה. מישהו פה יכול לדמיין סיטואציה שבה בן אדם בא, מתנדב על חשבון הכסף שלו, על חשבון הזמן שלו, לעזור ליריב פוליטי? זה הרי לא יכול להיות. זה פה ביחס לטענה של מתי מתחילה מערכת הבחירות. בא בן אדם פה, עורך דין מאיר אלמקיאס, לפני שלושה חודשים הוא בא ליושב ראש הוועדה הקרואה, אמר לו: תן לי פרויקטים, אני רוצה בהתנדבות לעזור לך, כשהוא אמר פה שהרציונל שעמד בבסיס ההצעה הזו זה לבלוט בעיר כדי שאחר כך הוא יוכל לבוא לבוחרים ולהגיד להם: תראו, כמה אני עוזר ותורם לעיר. ככה שהוא בעצם בא ועוזר לתעמולת הבחירות של מישהו שבכלל לא היה אמור להתמודד. אין ברירה, חייבים לחוקק את חוק עילת הסבירות. אם ככה אנחנו מצביעים על הסתייגות - - - אני מבקש נושא חדש להסתייגות הזו. על 47? בטח, ברור. אבל התחלתי להגיד שאנחנו מצביעים. לא, נו, מה. אז תחפש את הבאה. מה אחפש את הבאה. אני נתתי לו לסיים לדבר, יעקב. אני עובד עם ייעוץ משפטי. אבל אני נתתי למתן לסיים לדבר כי אמרת בפעם הקודמת לתת לו לדבר. אז בואו נשאל את הייעוץ המשפטי, עוד לא עברנו להצבעה. אני עובד לפי מה שאתה רוצה ואז אני אומר נושא חדש ואתה גם אומר לא, אתה רוצה שאני אתפרץ כל הדיון? אמרתי נושא חדש על 47, זה נושא חדש. הוא ביקש את זה מיד כשמתן סיים לדבר. איך שהוא סיים לדבר דיברתי. נתתי לו לדבר כי ביקשת. לפנים משורת הדין,

זה הדין לגמרי. לא משנה, אני לא הולך לגבות ממך שום דבר, תהיה רגוע. אוקיי, אין לי גם מה, אתה יכול לנסות. גם זה לא טוב. יש לי מינוסים. אתה רוצה לגבות מינוסים תגבה. אתה יכול להפוך אותנו, אגורה לא נופלת. אם ככה אנחנו לא מצביעים על הסתייגות 47 ואני מצטרף לנושא חדש גם כן. אתה יכול לנמק למה זה נושא חדש? הסתייגות 48. אני חושב שהצעת החוק הזאת גם פוגעת בכל הרציונל שדיברנו עליו של מה זה יושב ראש ועדה קרואה.

שערו בנפשכם, מה יקרה אם החוק הזה בטעות יעבור ואם בג"צ לא יפסול את החוק הזה, מה יקרה מעתה ואילך. הוא לא יפסול כי אנחנו נפסול את האפשרות של בג"צ לפסול אותו. זאת אומרת הוא לא יוכל לפסול. הוא צריך לפסול, הוא לא יוכל לפסול. בוקר טוב גם לך, ידידי.

בוקר טוב. כאן בוועדה אנחנו לא מפריעים בהסתייגויות. אבל אני לא חבר בוועדה הזאת, אני מפריע למי שבא לי. נכנסת, אתה במועדון. מה יקרה מעתה ואילך, אדוני היושב ראש, ליושבי ראש ועדה קרואה. דמיינו את הסיטואציה הבאה, בעיר שראש העיר נכשל בה ושר הפנים מחליט להחליף אותו, שר הפנים ממנה יושב ראש ועדה קרואה, אבל מאותו רגע שמתמנה יושב ראש ועדה קרואה אף אחד לא רוצה לעזור לו כי כולם מבינים שהנ"ל מועמד פוטנציאלי בבחירות הבאות ומעכשיו במקום לעזור לו ולתת לו רוח גבית כולם ינסו לשים לו רגליים ולהכשיל אותו. אנחנו נצביע עכשיו על הסתייגות 48, מי בעד? כמה הסתייגויות עוד יש לי? אתה יכול להתחלף עם אלקין, אין בעיה. חס ושלום. אני לא יודע כמה אלקין בקי בנושא הזה.

נגד? הסתייגות 48 לא התקבלה. הצבעה לא אושר.

49, הלאה, חבר הכנסת כהנא.

שנספר על הנוהג שלך לעשות הורדת ידיים בכל מכינה מנהיגותית והבן שלי הוא היחידי שניצח אותך? גם את הבן שלך אני ניצחתי. אתה לא ניצחת, בוא נראה תמונה שלו ויחליטו אנשים אם יש סיכוי שהורדת אותו. חבר הכנסת ואטורי, אבקש לצלול למים ולא להפריע. שר הפנים יתחיל למנות את האנשים שלו, שישים אותם קרואים וככה הם ייבחרו. זאת השאלה האמיתית. האמת שזה אחד הנימוקים הכי חזקים עד עכשיו.

חבר הכנסת רם בן ברק - - - לא, אבל באמת, אדוני היושב ראש, אני כבר מבולבל. חבר הכנסת ואטורי יוזם החוק או לא? כי בהתחלה אמרו לנו שהוא הסיר, עכשיו הוא פה בעד, אז יכול להיות שהוא מחזיר את שמו להצעת החוק?

חבר הכנסת ואטורי לא מופיע. לא, בטרומית הוא היה רשום.

אז לאן השם שלו נעלם?

וזה אתה שואל כי אתה רוצה לדעת מה בוחרי הליכוד - - - אם ככה נצביע על 49. 49, הצבעה. מי בעד הסתייגות 49? ירים את ידו. אבל ואטורי יוזם או לא? מי נגד? לא להפריע בהצבעה. אין נמנעים, אדוני היושב ראש? אתה לא שואל. אם כך ההסתייגות לא התקבלה.

לא היו נמנעים. מאיפה אתה יודע? אתה לא שואל. יש פה חברי כנסת שלא הצביעו לא בעד ולא נגד,

איך אתה יודע?

כל חברי הוועדה הצביעו.

אדוני היושב ראש, יש חברי ועדה שלא הצביעו. הסתייגות 50. רביזיה על ההצבעה הקודמת.

אני נותן לחברי רם בן ברק בדקה הקרובה לנמק. אבל תשאל מי נמנע. זה לא נכון, יש חברי ועדה שלא השתתפו בהצבעה. לא להפריע לרם. החוק המושחת שאתם מנסים להעביר כאן בעצם יגרום למצב שכל שר פנים, לא משנה אם הוא בא מצד ימין שלא המפה הפוליטית או מצד שמאל,

כל שר פנים ברצונו להשתלט על אחת הערים ישים שם ממונה ובצורה הזאת הוא יבטיח שראש העיר הבא יהיה ראש העיר שלו. למה אתה עושה לי לא? לא, כי אתה יודע מה זה לשים ממונה? תשאל את אלקין. מה זה לשים ממונה? בוא ספר לנו מה זה לשים ממונה. רוצה השר לשים ממונה שמים ממונה. ככה זה עובד, על פי שיקול דעתו של שר הפנים, ככה פשוט. כל עירייה בגירעון זה מה שקורה.

יש עשר עיריות עכשיו שאני יכול להגיד לך שצריך לשים שם ממונה. על פי שיקול דעתו של השר.

נכון ורעמסס. ברוך ה', רם, זה משהו מקצועי. אבל אתה מסכים איתי שזה אפשרי? ברוך ה', כל הרשויות, רוב מוחלט של הרשויות המקומיות מתנהלות בצורה טובה, בצורה אפקטיבית, עם הרבה תוצאות.

מעכשיו זה כבר לא - - - זה לא קשור, גם עירייה שלא מעבירה תקציב בגלל סכסוכים קואליציוניים אפשר לשים עליהם ועדה ולפטר את המועצה. אני שואל את השר לשעבר אלקין, שיסביר לנו. מי בעד הסתייגות מספר 50? ירים את ידו.

מי נגד? להצביע נגד מי שצריך. מי נמנע, אדון אלקין? יש עוד אופציה, אדוני.

אוקיי. נוכח. לא, זה אני לא צריך להגיד. מה זאת אומרת? לא חייב, אומר לי היועץ המשפטי.

51. הסתייגות 51. אינו משתתף. אבל הוא אינו משתתף. הסתייגות 51, להמשיך,

למה לא שאלת מי לא משתתף בהצבעה? אין חובה לשאול, אומר היועץ המשפטי. שערו בנפשכם מה יקרה אחרי אם החוק הזה יעבור ובאמת שרי הפנים ימנו ממונים כאוות נפשם, אבל מאותו רגע ואילך, ברגע שהחוק הזה יעבור, במקום שכולם ישנסו את מותניהם כדי לעזור לראש העיר הממונה הנבחר על ידי שר הפנים הכול יקרה בדיוק הפוך, כולם ינסו לשים לו רגליים. כמו למשל אותו אחד שהיה פה ואמר שהוא לקח על עצמו מטלות כדי לבלוט בעיר ולעזור לראש העיר הממונה, מעתה ואילך לא רק שהוא לא יעזור לראש העיר הממונה, הוא גם ינסה לשים לו רגליים כי הוא יבין שמדובר במישהו שהוא מתמודד פוטנציאלי. בהקשר הזה אנחנו פשוט נירה לעצמנו ברגל, במקום שראשי הערים הממונים יהיו כאלה שיבואו ויצילו את העיר אנחנו, במו ידינו, אם נעביר את החוק הזה נגרום לכך שאנחנו בעצם מכשילים את הממונים שימונו בעתיד וזה דבר שהוא נגד האינטרס הציבורי. מי בעד הסתייגות 51? ירים את ידו. מי נגד? עוד פעם, מי בעד הסתייגות 51? ירים את ידו. שלושה. זה הכול? לא הצלחתי לשכנע. מי נגד? שמונה. מי נמנעים? שניים נמנעים, ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים ל-52. הדבר הבא שעלה פה במהלך הדיונים זה הנושא של מתי בעצם זה לשנות את החוקים תוך כדי המשחק. לשון החוק לכאורה היא מאוד ברורה, אם אני מבין נכון זה אקט שנקרא משיכת ספר הבוחרים וכו', אבל הצדק אומר משהו אחר, הצדק אומר, וכולנו פה, הפוליטיקאים שבינינו, יודעים שמערכת בחירות מתחילה יום אחרי הבחירות וככה פוליטיקאים פועלים וזה מה שהם עושים. ואנחנו רואים פה את הגב' שני אילוז שמספרת שכבר היא עובדת בזה הרבה מאוד זמן, והיה פה את אדון אלמקאיס שהוא אומר שהוא כבר גם עובד על זה הרבה מאוד זמן. הוא גם עורך דין, אגב, אם אני זוכר נכון. עורך דין אלמקאיס. מחילה. ואנשים באמת משקיעים בזה הרבה יותר מאשר הרגע שבו מערכת הבחירות מתחילה. במיוחד אל מול מישהו שהוא מחוץ למשחק, הוא לא בתחרות בכלל, פתאום באים המחוקקים פה ומסיבה לא ברורה מכניסים את המתמודד החדש, בעצם בריצת 100 מטר הם שמים אותו על קו ה-50 עוד לפני יריית הפתיחה. הסתייגות 52, מי בעד? כמה עוד הסתייגויות יש לי? הרבה.

מי נגד? שמונה. מי נמנע? אחד. אלקין נמנע. ההסתייגות, למרות ההימנעות הזאת, לא התקבלה.

רביזיה. עוד 14 הסתייגויות יש לך. 53. עכשיו אני רוצה לדבר על אומץ ליבו של חברי חבר הכנסת עמית הלוי. באמת אני חושב שיש פה אומץ לב פוליטי ציבורי ראוי להערכה שהרי בסופו של דבר אתה חבר כנסת נורבגי. מדובר פה בחבר כנסת נורבגי שיודע שהוא צריך עוד מעט להתמודד בפריימריז. עוד מעט, כי בעזרת ה' זה יתחיל בקרוב.

בעזרת ה' יהיו בחירות בקרוב ועמית הלוי יצטרך להתמודד בפריימריז והוא באמת באומץ לב יוצא דופן - - - אולי הוא יעבור למחנה הממלכתי.

זה קורה אצלכם כל קדנציה. אנחנו במחנה הממלכתי באמת מאוד תומכים - - - גם אתה הרגזת קצת את הבוחרים שלך ועברת למחנה הממלכתי. אדוני, אתה מפריע לי. אנחנו מאוד מאוד תומכים באנשים רציניים, ישרים, ואני מעריך - - - אמרת רציני וישר אמרת עמית הלוי. עמית הלוי הוא באמת רציני וישר, והוא גם אמיץ, אנחנו גם בעד אנשים אמיצים, כי רואים איך הוא מעז לצאת - - - אני יכול להתנגד להסתייגות? נגד בסיס הבוחרים. אתה יכול לבקש נושא חדש. באו לפה אנשי ליכוד מטבריה ואמרו לו: עמית הלוי, אתה מחוק בטבריה. אם ככה, מי בעד הסתייגות 53? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. 54. אני לא מפקפק באומץ ליבו של חברי חבר הכנסת ואטורי, שהרי - - - אתה יודע מה זה, גם לחתום על החוק וגם אחר כך להסיר את שמך, אתה יודע איזה אומץ לב זה? זה פעמיים הסתכסך, גם עם הצד הזה וגם עם הצד הזה. לא, אני אסביר לך מה קרה עם מחיקת השם, מתן. תן לי להסביר לך. מחיקת השם, חבר הכנסת אלקין - - - אני חייב לענות כבר. אני אתן לך, כמו במליאה, לענות בסוף. חבר הכנסת אלקין, יש כאלה שטוענים שאומץ לב זה כיסוי למשהו אחר. אני אעשה לכם סדר, מחיקת שמו של חבר הכנסת ואטורי התבצעה על ידי עוזרו מגיל 12, מירון, שמצד אחד הוא לא יודע על קיומו, מצד שני הוא מגיל 12 פעיל אצלו. מתן, יש משפט רוסי שאומר שוטקה שוטקה ואני לא רוצה להגיד את ההמשך, אבל תבין דבר אחד, אתה יכול להסתלבט כמה שאתה רוצה, אבל כשהלב שלך ביצע את הפעימה אני הייתי על המסלול כדי לעצור אותך. יכול להיות שבפועל רצו למחוק אותו

אתה יודע כמה היום אפשר להגיש הצעות חוק ביום אחד, להסיר את שמך ולהצביע בעדן אחרי זה? מי נגד?

יש עכשיו, באיחור.

אני יכול לנמק את ההסתייגות הבאה? הסתייגות 55, בבקשה. תן לוואטורי לנמק קצת. ואטורי, אתה רוצה להתייחס? אני נותן לך דקה על חשבוני. אני חושב שכל מה שאתם אומרים, הגדולה היא קודם כל שאנחנו לא ניתן לכם להפיל את הממשלה, זה תבינו דבר אחד. אנחנו הולכים ביחד.

זה לא משנה כרגע, אתם צריכים להבין דבר אחד, אנחנו לא ניפול לידכם, אנחנו נלך ביחד והקואליציה תמשיך לפעול כי זה חשוב למדינת ישראל. אתה רוצה להסביר לנו למה משכת את

למה אתה לא מצדד בחוק הזה יותר? זה בהמשך. בוא נצביע, מי בעד? לא, רגע. לא, לא סיימנו. יש עוד זמן, יש לנו את הדקה שלנו, אנחנו נשתמש בה עד הסוף. אני נותן להם עד הסוף. בקיצור אני שוב רוצה להעריך פה את אומץ ליבו הציבורי של ידידי חבר הכנסת עמית הלוי, שבאמת לנוכח איומים מפורשים - - אני מסמיק בשבילו מרוב מחמאות. - - שהוטחו בפניו פה בוועדה. באו פה פעילי ליכוד בכירים מאזור הצפון - - - אם ככה נצביע שנייה. רגע, תעצור בעלייה. נצביע על הסתייגות 55. למה אתה מפריע לו בעלייה? למה בעלייה? מי בעד הסתייגות 55? ירים את ידו. אבל, אדוני היושב ראש, לא מצביעים בעלייה. מי נגד? שמונה נגד. מי נמנע? אלקין ושירי. אם ככה ההסתייגות לא התקבלה.

לנוכח איומים מפורשים שאינם מרומזים כלל וכלל שאמרו לו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם: אדוני, חבר הכנסת עמית הלוי, אתה מחוק בטבריה ובצפון, והוא ממוקד מטרה, נחוש להשלים את המשימה, באמת כאילו יש מה ללמוד, הלך על הראש של מתפקדי הליכוד בצפון, וידעו את זה. אני רוצה שמתפקדי הליכוד בצפון יידעו שעמית הלוי באומץ לב הולך על הראש שלהם, נגד כל המתפקדים בצפון, נגד אנשי הליכוד בטבריה. לא ידעתי עד כמה אתה אוהב אותו, באמת לא ידעתי. הבן אדם נחוש. אני פשוט מתרגש, אני יושב ומתרגש. אני רוצה להחמיא לו. לא, עכשיו מתפקדי הצפון עושים בדיוק מה שמתן מבקש מהם. אל תדאג, אתה תראה שהם יעשו את זה לבד בלי שמתן יבקש. זה הזחיחות שלכם פה. אם שירי יצטרף אז זה יכול להשפיע. שירי בכלל. הוא לא יודע איפה זה טבריה. הוא מדבר על אחרים, הוא לא יודע איפה זה. הסתייגות 56, מי בעד? שלושה. מי נגד? שבעה נגד. מי נמנע? שלושה. 56 לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 7 נמנעים - 3 לא אושר. הסתייגות 57. בבקשה, מר כהנא. עוד נדרש להמשיך לתאר את אומץ ליבו של חברי חבר הכנסת עמית הלוי. האמת היא,

באמת מדובר פה בשליח ציבור שמאמין בחוק הזה בכל ליבו ומאודו ומוכן לצאת נגד כל בסיס התומכים שלו באזור הצפון. אני אגיד לך משהו, חברי חבר הכנסת ארז מלול, זה לא רק בצפון, ההשפעות של זה יהיו רחבות מאוד. למה ההשפעות יהיו רחבות מאוד? כל המדינה מדברת על החוק הזה, זה חלק מהרפורמה שלהם.

הרי פעילי הליכוד יראו כמה חבר הכנסת הלוי הוא נחוש, אמיץ ומוכן ללכת על הראש שלהם - - - אנחנו מסתייגים מזה, אנחנו לא - - - אתה עוד שנייה ממליץ עליו למשואה, מה קורה? אוקיי, אם ככה, מי בעד הסתייגות 57? על אומץ ליבו של חבר הכנסת. אני נגד אומץ ליבו. הסתייגות 57, מי בעד? שלושה.

מכיוון שזו הסתייגות על אומץ ליבו אני נגד. אני לא חושב שיש לו אומץ לב.

איך אתה יכול להגיד כזה דבר?

מי נמנע? שניים. ההסתייגות לא התקבלה.

58, בבקשה. אני רוצה להצביע פה על בקיעים חמורים באופוזיציה. אם חבר הכנסת שירי מרשה לעצמו להצביע - - - מרשה לעצמו? זה גם אומץ לב ציבורי. בלי לבקש רשות מיאיר. מרשה לעצמו להצביע נגד הסתייגות של המחנה הממלכתי אני מזהה פה בקיעים חמורים בלכידות האופוזיציה. אני לא יודע איזה השלכות מרחיקות לכת יהיו לזה בהמשך בנושאים אחרים. אבל זה בהחלט נושא חדש. אני רוצה לשבח את אומץ ליבו של נאור שירי על כך שהוא הולך עם צו מצפונו. אני לא יודע מה הוא עשה, אבל אני משבח אותו. הוא מסמיק. אני לא מסמיק, אני סופר את הימים שלי בכנסת. אוקיי, תעצור את הספירה. מי בעד הסתייגות 58? אני לא יודע אם אני אצביע בעד. אלקין, מה להצביע? אם אתה לא יודע תימנע. מי נגד?

מי נמנע? שניים. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים - 2 לא אושר. עכשיו הסתייגויות 59 עד 62. אל תעני כי אסור לך להגיב, אבל אני שואל - - - למה 62 במקבץ הזה? היא נפרדת.

תסתכל, עד 61 זה מקבץ, 62 זה אישור ועדה זה לא קשור להתייעצות עם שרים, זה סיפור אחר לגמרי. למה זה צריך להיות במקבץ? כי זה אותו דבר. איך אותו דבר? אישור ועדה והתייעצות עם שרים זה לא אותו דבר.

לא, אבל אחר כך יהיה מאוחר, אנחנו כרגע מנמקים ומצביעים. זה על חשבון הזמן שלך. מה הקשר בין אישור ועדה לבין התייעצות עם שרים? למה זה באותו מקבץ? אני מבקש לתת לו לענות ובזה נסגר העניין לכאן או לכאן. זה הסתייגויות שעניינן הליך אישור הצו ולכן הן באותו עניין. הכול פה אישור הצו.

חבר הכנסת כהנא, חבל, הזמן לא עומד מלכת. אני רוצה לשאול את אורחת הוועדה, את שני אילוז, מועמדת לראשות עיריית טבריה, איך הם מתכוונים - - - רק היא לא תוכל לענות. בסדר, אז אחר כך היא תענה לנו. היא דיברה בוועדה כמה שהיא - - - איך הם מתכוונים להפיץ בכל הארץ - - והיא דיברה יפה אגב. - - את דבר אומץ ליבו של חבר הכנסת עמית הלוי ונכונותו ללכת על הראש של פעילי ליכוד ותיקים ומסורים שבמשך עשרות בשנים מייצגים את - - - לא, אבל איך זה קשור אליה? אולי אני בעד שהיא תיבחר? מייצגים את הליכוד נאמנה ועם זאת ועל ראשם ונגד האינטרס של מפלגת הליכוד עמית הלוי בוחר ללכת על הראש שלהם. אבל למה זה קשור לשני, מתן? זה לא קשור לשני. לא, כי בסוף - - - אבל אין לו ברירה. עורכת הדין שני, אני מבקש. יכול להיות שהיא מועמדת מצוינת, למה שלא תיבחר? הלוואי. אם היא מועמדת מצוינת שתיבחר, למה לא?

אם ככה אנחנו נצביע על הסתייגות 59 עד 62. מי בעד?

זה יהיה ניסיון מעניין. חמישה. מי נגד? גם כשאני מצביע נגד אני חושב שהיא מצוינת. שמונה. מי נמנע? אתה נמנע? אתה לא בטוח אם היא מצוינת? היות שאני קראתי מה כתוב בהסתייגות אז לא על זה אנחנו מצביעים.

עכשיו 63. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אני אוהב לקרוא, חבר הכנסת מלול. חמש שנים בישיבה לימדו אותי לקרוא. חזקה על חבר הכנסת עמית הלוי שכבר העדנו עליו שהוא רציני, מעמיק וישר - - - תשאיר משהו להספד,

חס ושלום, אני מאחל לך חיים ארוכים, אמן. חיים ארוכים לכולם. כמו שאמרנו את החזקות הידועות, שהוא בדק לעומק מה המצב בטבריה וכשהוא בא עם הצעת החוק הפרסונלית הזאת, שלא לומר האישית, גם האישית וגם הפרסונלית, חזקה עליו שהוא בדק מה המצב בטבריה ואמר לעצמו שלליכוד אין ייצוג בטבריה, פעילי הליכוד הקיימים לא נותנים את המענה ולכן אין מנוס מללכת לפעילי הליכוד בטבריה על הראש ולהצניח מועמד לטעמו של יושב ראש מפלגת ש"ס. אם כך מי בעד הסתייגות 63? ירים את ידו. מי שנגדה ירים את ידו עכשיו. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים - 2 לא אושר. 64. אז רק נתחם ונסכם את כל ההסתייגויות שעסקו באומץ ליבו של חבר הכנסת הלוי, אז אנחנו פה בשם הוועדה רוצים, כולל בשם נאור שיר - - - לא, אני איאלץ להתנגד לזה. רוצים להעריך את אומץ ליבו של חבר הכנסת עמית הלוי שהפגין במעשהו יציאה נגד בסיס הבוחרים הליכודי בטבריה, נגד המתפקדים - - - מתן, בקצב התשבחות שאתה נותן לו אתה מחסל לו את בסיס התמיכה בכל הארץ, לא רק בטבריה. נגד המתפקדים בכל אזור הצפון.

בעזרת ה'. וכנראה השמועות בארץ עוברות מהר, סיכוי סביר שפעילי הליכוד בכל הארץ רואים עכשיו איך חבר כנסת מהליכוד יוצא נגד אנשי הליכוד.

ובנימה אופטימית זאת נצביע על הסתייגות 64. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

שנגדה ירים את ידו. מי נמנע? רבי יוסף. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים - 1 לא אושר. 65. כל מה שאמרתי לא נועד חס ושלום להוריד כמלוא הנימה מהצלחתו של ראש הוועדה הקרואה המכהן במילוי תפקידו, ואני יכול להעיד על כך באופן אישי שכן בהיותי השר לשירותי הדת - - - רגע, יש התרחשות בנמל. אתה יוצא עם פיילוט? הוא עוקב אחריי, אני ממצמץ. ואטורי מצמץ. כן, אתה הפכת להיות החיים שלי.

מאז שפתחת ליין של ספנות ומסיבות הפכת להיות החיים שלי. ואטורי, לאן אתה הולך? לא לצלול עכשיו, ואטורי. אני רוצה לחזור ולומר שכל מה שאמרתי פה לא נועד - - - מתן, אפשר לנמק את זה? הנימוק הבא. לא, דווקא את ההסתייגות הזאת. הנימוק הבא. זה משותף שלנו, מה הבעיה שלך? תן לי, במקום להתווכח תן לי להגיד. בבקשה. אדוני פה דיבר, אדוני היושב ראש, כשדיברנו על החוק עוד אחרי הקריאה הטרומית שלו על כך שייתכן שהחוק הזה גם אם יש לו מקום - - - שנייה, הפסקה מתודית. 65, מי בעד ההסתייגות? לא, לא, לא, זה לא מתודי.

זו ההזדמנות שלך להצביע על מה שדיברת. מי בעד? זה הצעה להחיל את זה מ-1 בינואר 24', בדיוק מה שדיברת פה בזמנו. מי נגד? שבעה. הייתה לך הזדמנות ליישם מה שדיברת.

יוסף ושירי. 65 לא התקבלה. לי נראה שנאור שירי בעד החוק.

66. כן, חבר הכנסת אלקין. רביזיה על 65 ועל כל ההצבעות שהיו פה עד עכשיו שלא התבקשה רביזיה, אז באותה הזדמנות.

ביקשו הכול, בסדר.

אם היית בצד שלנו היית מצביע איתנו הרי. עזוב נו. לא הייתי עושה את השטות הזאת,

גם להסיר את שמי וגם להצביע בעד, תאמין לי.

פעם היה כזה דבר, עמוד שדרה, בליכוד. אתה רוצה להמשיך את הנימוק, אלקין? הוא תוך כדי נימוק עכשיו. לא, דווקא פה רציתי. ספציפית 65. זה תמצית ההבדל בינך, ואטורי, לבין חבר הכנסת עמית הלוי, הוא לפחות יודע שצריך להתבייש בהצעת החוק הזו, אתה עוד חוגג אותה בראש כל חוצות. הוא מצניע לכת עם אלוהיו, כמו שקראנו בשבת, כי הוא יודע כמה ההצעה הזאת מושחתת ובזויה, אתה צוהל. אתה מדבר אליי? אם כך אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 66. מי בעד? מי נגד? הנה, קריב, אני נגד. תיכף תתפור את תג השחיתות לכתונת, תתגאה בו. מי נמנע?

ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים - 1 לא אושר.

עוד שלוש. רק עוד שלוש?

אז באחד אני צריך להחמיא לראש העיר המכהן, שתיים להחמיא לעמית הלוי. הוא לא ראש העיר.

הוא רוצה להיות ראש עיר. לא לשכוח את יושב ראש הוועדה. לא, הוא דיבר על הוועדה הקרואה. אתה יודע מה? אני אנצל את ההזדמנות להגיד את מה שאמר פה אלקין קודם. יש לנו אפשרות להגיד אוקיי, חוק לא משהו, אבל לפחות בוא נראה לעם שהוא לא פרסונלי ונחיל אותו החל מה-1.1.24, כלומר הוא לא יתפוס לבחירות האלה ואז יהיה זמן להעמיק, להבין את הרציונלים, לראות כן,

כמה ערים בכלל זה רלוונטי וכו', ואז נוכל לטפל בזה בצורה טובה ולהראות לעם שאנחנו לא מחוקקים פה דברים שהם פרסונליים על סטרואידים. התוצאה של החוק הזה מעבר לכול תהיה שגם בערים שצריך ועדה קרואה העיר תתקומם נגד הוועדה הקרואה.

אם ככה אנחנו נעבור להסתייגות 67. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים - 1 לא אושר. 68. מה הייתה התוצאה עכשיו, סליחה? 5, 7, 1? יכולנו להיות על הקשקש, סתם לקחת לנו. אדוני היושב ראש, היות שאני מגיע לדברי הסיכום שלי, אנחנו מבינים שמדובר פה ראשית בחוק שהוא חוק פרסונלי על סטרואידים, שנית, זה חוק לא הוגן ולא צודק כי הוא נותן יתרון מטורף למתמודד שעדיין הוא בכלל לא חלק מהתחרות. אנחנו מבינים, אדוני היושב ראש, שאנחנו משנים את חוקי המשחק תוך כדי המשחק, אנחנו פוגעים פה בכל הרציונל של מה זה יושב ראש ועדה קרואה, אנחנו בעצם הורסים את הסיכוי של יושבי ראש ועדות קרואות בהמשך. תן לי שתי דקות ונגמור, ואז נצביע על שתיהן ביחד מבחינתי. אוקיי. אז אנחנו מדברים גם על 69. אם ככה 68 עד 72 כולל. הנמקה אחרונה. כולל. שתי דקות מלאות לרשותך. אדוני היושב ראש, מה שאנחנו רואים פה זה שאנחנו הולכים עכשיו לחקיקה שהיא לא הגיונית ולא צודקת והיא פוגעת בבסיס הרציונל של השיטה בכמה היבטים. אנחנו גם משנים את המשחק תוך כדי חוקי המשחק כי אנחנו מבינים, כמו שהעידו בעצמם מועמדים לראשות עיריית טבריה, שהם כבר עמוק עמוק בתוך המשחק הזה וראינו שהם בעצמם לקחו על עצמם לעזור לאחד המועמדים בדיעבד, כשהם חשבו שהוא לא מועמד, כי הם חשבו שזאת הדרך שלהם להראות כמה הם האנשים הנכונים. ברור שהם לא היו עושים כזה דבר אם הם היו יודעים שהבן אדם הזה יהיה מועמד מטעם עצמו. אנחנו מבינים שזה גם תוך כדי המשחק כי אנחנו יודעים שכל פוליטיקאי יודע שהבחירות מתחילות יום אחרי הבחירות ולכן אם החוק הזה הוא כבר רלוונטי ראוי להחיל אותו רק לבחירות הבאות בתור ולא לבחירות הקרובות. ואנחנו גם מבינים שאנחנו פוגעים פגיעה עמוקה בכל הרציונל של יושב ראש ועדה קרואה, כי יושב ראש ועדה קרואה נהנה מרוח גבית של כל השחקנים המעורבים, בין אם זה השר שמינה אותו, בין אם זה שאר שרי הממשלה, בין אם זה חברי המועצה שנמצאים שם, בין אם זה תושבי העיר שרוצים בהצלחתו והיה ויידעו מעתה ואילך שיושב ראש ועדה קרואה זה מישהו שהוא פוטנציאל להתמודדות על ראשות העיר בהמשך ברור לחלוטין שלכל הפחות הוא לא ייהנה מאותה תמיכה ואותה עזרה שהוא נהנה ממנה היום. לכן החוק הזה, מעבר לזה שהוא פוגע בצדק, ביריית הפתיחה הוא שם מועמד הרבה מטרים קדימה והוא גם פוגע בכל הרציונל ולכן אני חושב שנכון שעמית הלוי, מה שנקרא תחתוך את ההפסדים שלך - - - תתפטר אתה אומר.

לא תתפטר, תמשוך את הצעת החוק הלא צודקת והלא הגיונית הזו ונוכל לעבור לדברים חשובים לא פחות. ואז נוכל לעבור לדבר חשוב לא פחות, נעבור להצבעה על הסתייגות 68 עד 72. מי בעד? שישה. מי נגד? אנחנו מגישים רביזיות על כל הסתייגויות המחנה הממלכתי.

על הקשקש. מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו.

תודה רבה לחבר הכנסת כהנא. אנחנו נעבור עכשיו להסתייגויות של העבודה. הסתייגות 1 עד 4 הן פסולות כי הן מנסות לתקן את שם החוק. הסתייגות מספר 5. כמה הסתייגויות יש? לעבודה יש בערך 25. אדוני היושב ראש, אני ביקשתי לשאול שאלות, אני יכול עכשיו? לא, אתה תקבל את הזמן שלך ואז תוכל לשאול שאלות. לא, אבל רק חשוב לי, כי הבטחת לא בזמן ההסתייגות. אני לא זוכר שאמרתי ככה, אמרתי שתעשה את זה - - - בוא לפרוטוקול עכשיו, קח חמש דקות הפסקה, אנחנו נלך ל - - - קיבלת. אתה יודע שאני לא יכול להגיד לך לא.

אתה רוצה שאלה עכשיו?

תן לו את ההסתייגויות, רק רציתי ל - - - אני זוכר אותך,

בבקשה, חבר הכנסת קריב. טוב, אדוני, בוקר טוב. כן על זמן ההסתייגויות אני מבקש ברשותך בהסתייגות הראשונה להתייחס למתרחש בשעה זו. אני כמובן מצטרף לתפילות שלך. זה לא על חשבון הזמן.

אני גם אומר שזה יכול להיות גם, אני מיד כן אגע בהיבט פוליטי אז אני אומר, אנחנו משוכנעים, כמו רוב יושבי הבית הזה, שלצה"ל וגם כמובן לדרג הפוליטי יש תפקיד חשוב מאוד, הכרחי וגורלי במאבק בטרור ובהכרעת התשתיות שלו ואנחנו מתפללים כמובן לשלומם של חיילי צה"ל ולהצלחתם ובאותה נשימה אנחנו גם מתפללים שתושבים לא מעורבים לא ייפגעו. עם זאת צריך לומר שבצד אחדות השורות סביב חיילי צה"ל יש לנו גם חובה להציב אלטרנטיבה פוליטית ומדינית למהלכים המסוכנים שהממשלה הזו מקדמת בשטחים. התפקיד של צה"ל הוא להגן על אזרחי המדינה באמצעות המאבק בטרור, התפקיד של - - - נצביע על הסתייגות 5. מי בעד? לפני ההצבעה אני רוצה התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית. אלה דברים חשובים שנגעו לליבי ואני רוצה להתייעץ. תבורך משמים. אנחנו חוזרים לכאן ב-10:14 בדיוק. (הישיבה נפסקה בשעה 10:09 ונתחדשה בשעה 10:17.) אנחנו עוברים להצבעה. אני מחדש את הישיבה,

מי נמנע?

הצבעה בעד, 3 נגד, 6 נמנעים - אין לא אושר.

אנחנו עוברים להסתייגות 6 עד 9 כמקבץ, למעט הסתייגות 8 שהיא פסולה.

אני אסיים את הנקודה שבה פתחתי. התפקיד של צה"ל הוא להגן על אזרחי המדינה באמצעות המאבק בטרור וההכרעה של התשתיות שלו, אבל ישנו עוד תפקיד והדרג המדיני צריך לנצל את העוצמה של צה"ל על מנת לחתור להצגת פתרונות פוליטיים ומדיניים

אנחנו גם מביעים תמיכה במבצע למיגור הטרור בג'נין וגם עומדים על האמירה שהסיפוח דה פקטו שהממשלה הזו מובילה בשטחים הוא אסון לדורות בעבור מי שרוצה להבטיח את העתיד שלנו כאן.

נצביע על הסתייגויות 6, 7 ו-9, מי בעד? שניים. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד, 2 נגד, 6 לא

חבר הכנסת קריב. רוטמן, אתה צריך אותו בוועדה? לא, בוועדה אני לא צריך אותו.

אני יודע. אני אעשה את הדבר הבא, אני מציע שנאור ויוראי ינמקו. אבל זה הזמן שלכם. עד שרוטמן ואני מדברים בניחותא - - - אני לא אהיה זה שאשבור את זה. למרות שאני לא מאמין שייצא מזה כלום. אני אנמק את ההסתייגות הראשונה של מפלגת העבודה. אני מוכרח לומר לך וכבר אמרתי לך את זה בדלתיים סגורות, אני לא שותף לאווירה המבודחת, זה אחד מהימים הכי עצובים שלי בבית הזה,

כי אני מרגיש שהכנסת משחיתה את כוחה באופן הכי גרוע שאפשר, מתערבת באופן מושחת ומשבשת מערכת בחירות כדי לקדם מועמד שמקורב לשר הפנים, מקדמת חקיקה ראשית שכאילו זורקת אבן לבאר כדי לזרוק אותה, אבל גורמת לנזק אגבי באמת גרוע שילווה אותנו הרבה מאוד זמן. זה חוק פרסונלי, זה חוק רטרואקטיבי, הוא מדיף ריח מושחת ולכן אני מתנגד לו. אם כך אנחנו נצביע על 10 עד 15, לא כולל 11, מי בעד? שלושה.

אין נמנעים. הסתייגות 10 עד 15 לא כולל 11 שנפסל, נפלו, לא התקבלו.

אנחנו עוברים עכשיו להסתייגויות 16,

20 ו-25. ההסתייגויות שביניהן פסולות. בבקשה, יוראי. אני אקח את זה, אבל זה לא בא במקום השאלות המהותיות שהיו לי.

השאלות יהיו על זמן - - - אני רק מציין, כי יוראי בסיפה של דבריו ציין את הליך חקיקה. אני רק רוצה, לטובת חברי הכנסת שלא היו פה במהלך הדיון להזכיר שנייה את הליך החקיקה. הליך החקיקה התחיל מכתיבת חוק על ידי מחוקק דגול, עמית הלוי, קיבל פטור מחובת הנחה. לא, קודם הגיע לממשלה, הממשלה לא הביעה דעה בחוק הזה, זאת אומרת אמרה: אני לא מעוניינת בעד, לא מעוניינת נגד, העבירו את זה להנהלת הקואליציה, קיבל פטור מחובת הנחה, הנהלת הקואליציה העבירה את זה אליך, אדוני היושב ראש, ואני רוצה להאמין מתוך הנחה בוא נגיד מבוססת שהם סמכו עליך שאתה לא תקדם את החוק הזה. בניגוד לדעה הרווחת פה בשולחן אני בטוח שכולם אמרו שהם רוצים את הבן אדם עם האומץ הפרלמנטרי והיכולת שלו להוביל את ביטולו של החוק הזה. אם ככה, נצביע על הסתייגויות 16, 17, 18, 20 ו-25.

ההסתייגויות הנ"ל? לא שכנעתי אותך, אתי עטייה? מי נגד?

ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד, 3 נגד, 6 נמנעים - אין לא

אני חוזר להנמקות. תן לו להמשיך כבר. אני מדבר עליך כי אין מה לעשות, זה ממש היה אני באמת מאמין בזה. כשזה הגיע לוועדת הפנים אמרתי לעצמי,

אנחנו צוחקים בצד, צחוקים פה והכול בסדר, אמרתי לעצמי שאין מצב שיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, איש השלטון המקומי בעברו, שומע את הדברים והנימוקים, באמת מקצועי, שומע את מגיש הצעת החוק אומר שעוד לא התחילה מערכת הבחירות, חברים, אפשר לשנות הכול. בן אדם שהצביעו לו בקלפי, בן אדם שעשה מערכת בחירות אחת בחיים שלו, אתה יושב בראש הוועדה, אתה שומע את הנימוק הבאמת מקצועי. אני מסיר שנייה ציניות מעולם מה שאני חושב על מגיש הצעת החוק ואני אומר, אתה יושב ושומע את זה ואף אחד מכם לא מתקן אותו ואומר לו: תשמע,

אתה מבולבל, אתה טועה, אתה מבולבל. באמת, למה אף אחד לא מצליח לעשות את זה?

הכנסנו ולו שינוי אחד, מילה לא שינינו בחוק.

דיברת על התחולה, אפילו אתה בעצמך דיברת על התחולה, למה לא עשינו שינוי אחד? פסיק בחוק לא שוּנה. הסתייגויות 26, 29 ו-30. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? ההסתייגויות לא התקבלו.

הסתייגויות 31, 32 פסולות, אנחנו נצביע על הסתייגויות 33 עד 39. אני רוצה תשובה קצרה,

תשובה, לא ויכוח. גם בסוף הישיבה הראשונה ובפתח הישיבה השנייה אמרתי את דעתי, אמרתי את השיקולים ואמרתי את הדברים כמו שאני רואה אותם ומי שרוצה יכול להסתכל על זה בפרוטוקול של הוועדה. כן, אבל אמרת בעד ונגד. לא מדויק. בבקשה, חבר הכנסת קריב.

בצדק בנימוקים של חבר הכנסת כהנא הייתה התמקדות יתרה במקרה של טבריה, אני מבקש בהנמקות הקרובות לסגת לאחור ולהרחיב את היריעה. יש לנו כאן ממשלה שתוך חודשים אחדים הכריזה מלחמה על השלטון המקומי במדינת ישראל. הצעת החוק הזו לא יכולה להידון לבדה, היא צריכה להידון גם בהקשר של מהלכי חקיקה אחרים שהממשלה או השלימה אותם, הקואליציה, כי חלקם היו הצעות חוק פרטיות, או השלימה אותם או שהם עדיין בקנה. אנחנו מדברים על הדרך שבה הוקמה קרן הארנונה, אנחנו מדברים על המהלכים היום בהקשר של שינויים מסוימים בדיני הבחירות המקומיות בלי קשר, אנחנו מדברים היום על דברים שקשורים בחינוך החרדי ונעשים, ואתה יודע שאני לא מתנגד לכל המהלכים של טיפול בכשלים שיש בעבר, אבל הדרך שהדברים נעשים, אנחנו מדברים על מה שקורה בתחום המועצות הדתיות והחקיקה שנמצאת היום על השולחן על המועצות הדתיות.

אז למה השלטון המקומי מאוד תומך? מה זה קשור? אתה לא מבין מה זה קשור מועצות דתיות? כשמביאים הצעות - - - רגע, דקה. הסתייגויות 33 עד 39, מי בעד ההסתייגויות הללו? מי נגד? ההסתייגויות לא התקבלו.

רביזיה על כל ההסתייגויות של מפלגת העבודה.

אנחנו מצביעים על 41 עד 47. חבר הכנסת מלול לא מבין מה הקשר. כשאתם מביאים הצעה לשינוי הליכי בחירות של רבני עיר, רבני שכונות, לצמצם את כוחן של הרשויות המקומיות במסגרת הליך הבחירה, כשאתם עסוקים בהפעלת המנגנון שבו הממשלה קובעת את שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית במועצה הדתית והיום מתקיימים על זה הדיונים בוועדת הכספים, אתם פשוט הכרזתם מלחמה על אחד מהרבדים החשובים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית וזה השלטון המקומי והמהלך שלכם עם טבריה הוא חלק מהמתקפה הזאת, הוא חלק מהמלחמה הזאת. וזו לא רק התערבות במה שקורה בטבריה, אלא זה גם התערבות או פתיחת פתח להתערבויות עתידיות. כרגיל, אתם קואליציה שחושבת לטווח קצר, מה מעניין אתכם למשל מה הדבר הזה יעשה על היכולת בעתיד להקים ועדות קרואות במקומות שבאמת צריך ועדות קרואות. במקום שחברי מועצה שנמצאים באיזה שהוא מבוי סתום - - - שנייה אחת. הסתייגויות 41 עד 47 כולל, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? שש. ההסתייגויות לא התקבלו.

רביזיה. הסתייגויות 48 עד 51. אתם לא מעניין אתכם שום דבר. העובדה שמעכשיו כשמשרד הפנים יבוא וירצה להקים ועדה קרואה בעיר שלא מצליחים להעביר בה תקציב, שאי אפשר להקים בה קואליציה, שיש בה איזה שהוא כשל נקודתי בתפקוד של העיר, כל פוליטיקאי בעיר יאמר: אני לא אשקול - - - אם פופוליזם זול היה מביא מנדטים היית ראש ממשלה. ואתה היית נשיא ארה"ב. די, אל תשתמש בבדיחה שלי, שירי.

תקשיב, אני מקבל את זה כמחמאה ממך מכיוון שאין מומחה יותר גדול בכנסת הנוכחית לפופוליזם זול מאשר אתה, לפחות בסקטור של חברי הכנסת הגברים. די, זה ארוך מדי, זה ארוך לכותרת, אחי. אם מסתכלים על שני המגדרים אז יש תחרות קשה. השורה התחתונה היא שאתם פשוט עם סדר יום של ריסוק השלטון המקומי וגם ברור למה, מכיוון שבשנים האחרונות חלק מהשלטון המקומי מתייצב נגדכם. במהלכים חסרי רסן שממשלות נתניהו ניסו להוביל, גם בתחום החינוך, גם בתחום התכנון והבנייה, גם בתחומי התקצוב, אז אתם פשוט לא אוהבים הרי הדנ"א הפוליטי שלכם לא יכול לסבול מוקדי כוח שאתם לא שולטים בהם, זה מה שעומד ביסוד המהפכה המשטרית, זה מה שעומד ביסוד הניסיון שלכם לתאר את רשות החברות הממשלתית, המתקפה שלכם על נגיד בנק ישראל, אז גם יש לכם בעיה עם רשויות מקומיות שיכולות לתת לכם קונטרה. ולכן אתם מנסים להכניע את השלטון המקומי במדינת ישראל ויש לכם אלף נתיבים למתקפה הזו וזה לא ייעצר בסיפור הזה. עם החוק ובלי החוק יהיה ראש עיר ליכודניק בטבריה. היא הנותנת, היא בדיוק הנותנת. אתם עד כדי כך לא מוכנים לקבל - - - שמע, אתה באמת יש לך הערות. אם זה לא מצחיק, אל תגיד. אבל מה זה משנה? אז יהיה ראש עיר מהליכוד - - - שנייה. אנחנו מצביעים על 48 עד 51. מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו, בבקשה. מי נגד? שבעה. ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר.

53, 58, 61, 64 ו-65. עכשיו בוא נשים את הדברים על השולחן. למה חבר הכנסת עמית הלוי וחבר הכנסת ואטורי ובעיקר ראש הממשלה נתניהו ושריו לא מאוד מוטרדים מהפגיעה בפעילי הליכוד המקומיים? מכיוון שהממשלה הזו הרי מנהלת תנועת מלקחיים, היום אחת הכותרות החשובות בעיתונות הכלכלית ובעצם בעיתונות בכלל זה המכתב שהוציאה ראש רשות החברות הממשלתיות לשר אמסלם על מסע ההפחדה וההסתה וההכפשה שהשר אמסלם - - - חשבתי הוצאות האבטחה של ברק. אני אומר לך משהו, כשמישהו משרי ש"ס יהיה לו בקצה הציפורן תרומה לביטחון מדינת ישראל בוא אני אסביר לך למה.

עד עכשיו דיברת לעניין. אני אסביר לך למה. לא כרמטכ"ל, אני אסביר לך. האבטחה על ראש הממשלה ברק - - - אתה יודע כמה שהוא אוהב את מפלגת העבודה. הרי היא דרישה - - - רגע, תעצור במתח. הסתייגויות 52, 53, 58, 61, 64 ו-65. מי בעד ההסתייגויות הללו? ירים את ידו. ומי שנגדן ירים את ידו. ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר. רביזיה. 66 עד 69. האמת, חבל בכלל לענות לזה, דרישות האבטחה הן דרישות שלא של בניגוד למשפחה המלכותית מקיסריה הדרישות בהקשר הזה לא מגיעות מצדו של אהוד ברק.

אם היית מכיר, ואני נפגשתי עם האיש, האיש מסתובב בתוך מדינת ישראל בלי אבטחה. ראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, מסתובב בלי אבטחה מטעם המדינה. לגבי נסיעות לחו"ל זאת דרישה של שירותי הביטחון בגלל מאפייני הסיכונים בחו"ל, אבל אין מה להתייחס לזה מכיוון שזה רק לעצור את הדברים שאנחנו צריכים לדבר בהם כאן. חברי הכנסת המציעים לא מוטרדים מכיוון שבשעה שהם הורסים את השלטון המקומי הם גם במהלך להשחתת השירות הציבורי. אז הם יבואו לפעילי הליכוד ולפעילות הליכוד שרצו להתמודד בטבריה ואני אומר לכם שבתוך כמה חודשים אחרי הבחירות המקומיות אתם תראו פתאום איך השר אמסלם אחרי שהוא ירסק את רשות החברות הממשלתיות ידאג גם להציע ולפעילי ולפעילות הליכוד שהם דפקו על הדרך כל מיני דברים. אל תדאגו להם, זו הסיבה שעמית הלוי, מתן כהנא הציג את זה, חבר הכנסת כהנא, זאת הסיבה שעמית הלוי לא דואג, כי הם הולכים לרסק את השירות הציבורי ואת השירות הדיפלומטי, לא צריך להיות גשש בלש, השר אמסלם אומר את זה, הוא כרגע מנהל מסע לריסוק רשות החברות הממשלתיות,

כי הוא רוצה לנהל יותר טוב? כי הוא רוצה 200 מינויים לחברי מרכז הליכוד.

אנחנו נצביע על הסתייגויות 66 עד 69. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? שישה. ההסתייגויות לא התקבלו.

רביזיה לכל ההסתייגויות. 71 עד 75. בקיצור הם יידעו איך לדאוג לפעילים של הליכוד ולפצות אותם, אבל את מי שהם לא יפצו זה את תושבי טבריה. אני בהקשר הזה מתקומם, יש פה ניסיון כל הזמן להתנגד להצעת החוק ולקשור כתרים לראש הוועדה הקרואה. אז אני רוצה רגע לומר לחבריי, תוותרו על הכתרים שאתם קושרים לראש הוועדה הקרואה בטבריה כי אדם הגון היה אומר שהוא לא מתכוון להתמודד. מספיק עם מכבסת המילים הזאת. אדם יודע שהוא מקבל מתנת חינם לא ראויה ומושחתת וחי עם זה בשלום ועכשיו מה צריך? למחוא לו כפיים על זה שהוא מנהל טוב את הטיילת בטבריה? אני רוצה לומר לכם, יש מספיק תושבים בטבריה שגדלו בעיר, צמחו בעיר, השקיעו את מיטב שנותיהם בפעילות ציבורית בעיר וגם הם יודעים להביא את טבריה להישגים והם יידעו לעשות את זה מבלי להשבית את המנגנונים הדמוקרטיים של החיים בטבריה.

אני מצביע על הסתייגויות 71 עד 75. מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. מי נגד?

שהעיר צריכה אנשים עמית חושב שאני לא ראויה. אני לא מספיק משכילה. חס ושלום, שני. כן, עמית, כן. ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר. 76 עד 79. בבקשה להמשיך את הנימוקים. עם כל הכבוד למנגנון של ועדה קרואה, ועדה קרואה זה חריג שבחריגים, זאת תאונת דרכים דמוקרטית שלפעמים, מה לעשות, צריך לדאוג לתושבים למים זורמים בברז, או לביוב,

זה תאגידי המים, אבל שיהיה חינוך בעיר, אז לפעמים כשמגיעים לרגע של כשל דמוקרטי אז מפעילים ועדה קרואה, אבל ועדה קרואה זאת תעודת עניות. זאת תעודת עניות לא רק לעיר, זה בראש ובראשונה תעודת עניות למשרד הפנים. כשמגיעים למצב שבו צריך למנות בעיר ועדה קרואה זה בראש ובראשונה תעודת עניות למשרד הפנים שנכשל בפיקוח, נכשל בליווי, נכשל בהעצמה, נכשל בהפעלת כלים אחרים מספיק מוקדם, אז מה עכשיו עושים? נכון שלא קוראים לזה ועדה קרואה, ועמית הלוי מספר לנו שדמוקרטיה זה לתת לאנשים לבחור - - - אם כך נצביע על 76 עד 79, מי בעד ההסתייגויות 76 עד 79? מי נגד? שבעה. ההסתייגויות לא התקבלו.

80 ו-81. רביזיה על הקודמות. חבר הכנסת הלוי, אתה מדבר הרבה פה ומעל הדוכן על דמוקרטיה. בוא, דמוקרטיה זה באמת לתת לציבור להכריע אבל בבחירות חופשיות והגונות, ומה שאתה עושה כאן - - - לא חופשיות? לא, בעצם ההתערבות בכללי המשחק באמצע הדרך כבר בזה - - - מתי מתחיל המשחק? המשחק התחיל. לפני כמה זמן? אתה יודע שהמשחק התחיל. בוא אני אסביר לך. זה לא עניין של קאט, כשעושים צעד שהוא פרסונלי מחילים אותו מסיבוב הבחירות הבא, לא הקרוב, ולכן היום הקובע הוא לא איזה שהוא יום פורמלי שקבוע בחוק לתחילת מערכת הבחירות מבחינת דיני הבחירות. אין יום כזה, דרך אגב, יש פסיקה על 150 ימים שהיא גם לא - - - אבל תעזוב, ברור שאנחנו כבר בתוך התקופה, המגבלות על ראשי הערים בכל רחבי הארץ כבר חלות עליהם, אתה יודע את זה יותר טוב מכולנו. אנחנו בעיצומה של תקופת הבחירות, אבל גם אם היינו לפני שנה - - - מגבלות מאיזה סוג? גם אם היינו לפני שנה, כשמשנים דיני בחירות - - - אוקיי,

ברשותך, על הסתייגויות 80 ו-81. מי בעד ההסתייגויות? מה החיפזון, עמית הלוי? מה החיפזון אם זה לא פרסונלי. אם זה לא נועד להכשיר את ההתמודדות לבועז יוסף בטבריה, מה החיפזון?

ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים - אין לא אושר. 82 ו-83. תיכף נגיע לעניין הזה, רק נסיים את הנקודה הזאת. חבר הכנסת הלוי, אתה דומה למי שמציע מתכון לחלה רק עם קמח, בלי מים, בלי שמרים, בלי שמן וקורא לזה חלה.

זה לא עובד, מי שמציג מתכון לדמוקרטיה לא מדבר על מרכיב אחד במתכון, הלכנו לבחירות. הוא צריך לדבר על בחירות הוגנות, הוא צריך לדבר על תחרות הוגנת בין המועמדים, הוא צריך לדבר על בחירות חופשיות מהתערבות של גורמים בעלי כוח, ולכן לא יעזור, אתה תוכל לומר את זה אלף פעמים, אתה דרסת ברגל גסה בתמיכת הממשלה, הקואליציה והוועדה הזו, דרסת את הבחירות החופשיות בטבריה. אם ככה נצביע על - - - אין קשר בין הבחירות האלה אחרי החוק לבין דמוקרטיה.

נצביע על הסתייגויות 82 ו-83. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר.

84 ו-85. ועכשיו מחבר הכנסת המציע, שמרבה לשאת את שם הדמוקרטיה לשווא ומראה לנו כבר איך הממשלה הנוכחית לא תבחל בהתערבות ובדריסה של דיני הבחירות, זה רק הספתח, הם יתחילו במקומיות, יעברו לתהליכים של מינויים שבסוף יגיעו, כי דרך אגב אפרופו גם בעילת הסבירות השערורייתית אתם ממשיכים את הדריסה של השלטון המקומי. זאת אומרת ראשי ערים שנבחרו בבחירות ישירות על ידי הציבור, הם זה בסדר גמור להשית עליהם את עילת הסבירות.

החוק מדבר גם עליהם.

אז לא התעדכנת בבשורות הריכוך הפיקטיבי של נתניהו. הוא חושב שאנחנו מטומטמים. תעדכן אותו שנייה. 84 ו-85, מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. שישה. מי נגד? שבעה. ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים - אין לא אושר. 87-86. אז גם בעילת הסבירות, זה בסדר גמור שתהיה התערבות ופיקוח על ראשי הערים, אבל על חברי כנסת ושרים וממשלה, שלפחות השרים לא נבחרו בבחירות ישירות, מישהו הצביע בעד דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי? תראו לי מי הצביע, שם בקלפי אמסלם לריסוק רשות החברות הממשלתיות. אז ראשי ערים תהיה עילת סבירות, אבל שרים לא, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. עוד פעם חלק מהאג'נדה שלכם לרסק את הדמוקרטיה בשלטון המקומי. אבל אחרי שדיברנו על חבר הכנסת המציע צריך לדבר על מה שקרה כאן. אז רגע, 86 ו-87, מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. לא מפסיקים בין עלייה לעלייה. לא, זה לא עלייה, עשית אתנחתא. מי נגד? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר. 89-88. בבקשה, חבר הכנסת קריב. לא להפריע לחבר הכנסת קריב, הוא בעלייה. עכשיו נדבר על מה שקורה כאן בוועדה. אדוני היושב ראש, אתה הרי ידוע כמי שיודע לנהל דיונים רציניים שבהם הקואליציה והממשלה לא יוצאות מן החדר כפי שהן נכנסו. אני מבקש ממך לא להחמיא לי יותר מדי, אתה פשוט שורף אותי, זה הכול.

אתם דמוקרטיה ללא דמוקרטיה. כשהיינו קטנים היה לנו דבר כזה, אתה זוכר? דרמפון, סבון ללא סבון. עד היום זה נמצא. סבון ללא סבון. בסדר גמור, אז דמוקרטיה ללא דמוקרטיה. עכשיו תסתכל מה הם עושים עם דמוקרטיה ותבין מה זה סבון ללא סבון.

זה עם הפקק הירוק והבקבוק הצהוב. זה כמו קפה ללא קפאין. אבל מה זה אומר? אתה יודע כמה בקבוקים כאלה הלכו על הילדים שלי, שיהיו בריאים? השאלה כמה מחזרו מהבקבוקים האלה. כי אנחנו בסופו של דבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה והפלסטיק בעולם מחרב את הסביבה שלנו. אז במקום שנעסוק בזה אנחנו עוסקים בחוק המאוד מאוד חשוב לנו למינוי ראשי ערים בטבריה. היו לי מלא כלובים בבני ברק לבקבוקים ואני הפקדתי על זה והייתה היענות טובה של תושבי העיר.

לקחו. אז למה לא מדברים על זה כאן? למה מדברים על בועז יוסף? יש דיון בשבוע הבא. אה, עוד דיון? ביום איכות הסביבה. אני לא מבין למה אתה,

בא בתלונות ליו"ר הוועדה. סיור בבני ברק? בא לך צ'ולנט, הא, יוליה? כן, אני מצטרפת.

זה לא יפה שאתם מתקיפים את יו"ר הוועדה כי את השאלות בנושא הזה צריך להפנות לשרה המופתית להגנת הסביבה. שמעתי שהיא נסעה עכשיו לשבת במרוקו סביב סוגיית המחזור. אם ככה נעלה להצבעה את הסתייגויות - - - היא רצתה לראות איך במרוקו ממחזרים שמפו בשבת. חבר הכנסת קריב,

שלה לגבי יכולת הניבוי לגבי חוזק הקואליציה, או שמא נאמר הקואליציוש? הסתייגויות 88 ו-89.

מי נגדן? אבל למרוקו מותר, זה לא חילול שבת. ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר. הסתייגויות 90 ו-91. יש לנו יושב ראש ועדת חוקה שמחדש הלכות בדיני טלטול של מגפונים בשבת ויש לנו שרה להגנת הסביבה שהולכת ללמוד על ענייני מחזור במרוקו, הכול טוב,

אדוני היושב ראש, אתה בשבתך כיושב ראש ועדת חוקה - - - סליחה, אתה יכול להרחיק את הטלפון? מינימום כבוד. נאור, אתה סתם תוקפני, הוא בדיוק היה עסוק בלדבר עם השר אמסלם איך מסדרים מינויים לפעילי הליכוד שרצו להתמודד בטבריה. אל תדאג, מעבירים את החוק, יבואו אליהם, יציעו לזה יו"ר דירקטוריון הדואר, לאחר יציעו אולי תפקיד בקק"ל,

חבר הכנסת קריב, למה לנחש? אני יכול לומר לך על מה. אם ככה נצביע על הסתייגויות 90 ו-91. לא, לא, לא, אתה לא שמעת מה אמרו פה. הקונסוליה בשנחאי. לא, זה הציעו להיא ממרצ. לא, אבל היא לא לקחה. כן, אבל הציעו. היא מתמודדת לראשות עיר. אבל אני לא מושחתת, אז אני לא מסכימה לקבל שום הצעה. אף אחד לא יכול לקנות אותי. יש הצעות, שים לב, אדוני היושב ראש, אתה לא יכול להמשיך. יש הצעות קונקרטיות למינויים לתפקידים בעבור זה שלא יגיעו לפה לוועדה.

מי נגד ההסתייגויות 91-90? אני לא מבין, תקשיבו שנייה. ההסתייגויות לא התקבלו. תוסיף את קולי לבעד. להוסיף את קולו של יוראי.

תומר, אתה שמת לב לזה? אתה אמנם אמרת את זה בהלצה - - - לא הלצה. הסתייגות 92 ו-93. בבקשה לנמק. אמרת את זה בהלצה, חבר הכנסת קריב, אבל מה שהתגלה פה מסביב לשולחן, ואני מבקש מכם לא להתעלם מזה, אני מבקש לא להתעלם ממה שנאמר על ידי עורכת הדין שני אילוז שהייתה הצעה קונקרטית בתמורה למשהו. לא הצעה אחת, יותר מהצעה אחת. יותר מהצעה אחת. אם זה היה אחת מילא, אבל אם זה יותר מאחת - - - לא רק - - - עד מתי אנחנו נצחק על זה? עורכת הדין אילוז, אני רוצה לשאול, בזמן הדיונים בהצעת החוק? בשבוע שעבר. אתה לא מבין? ארז מגיע ממפלגה שלא מתרשמים מהצעות כאלה. זה היה בתמורה להורדת המועמדות שלך? אתם לא נורמליים, אתם פשוט לא נורמליים.

שאלתי את גברתי האם זה היה בתמורה להורדת מועמדות שלה, היא אמרה לי עכשיו לפרוטוקול כן. תקשיבו מה היא אומרת. זה שחיתות באותיות קידוש לבנה. אני מציע לה לפנות לגורמים המתאימים. לא, למה אתם צוחקים על זה? עכשיו נצביע על 92 ו-93. המקום פה זה לא גורמים מתאימים מבחינתך?

זה ביזיון. חבר הכנסת הלוי, אתה רוצה אולי להתייחס למה שנאמר כאן? אתה היית מעורב בהצעות האלה? מי נגד ההסתייגויות? ואטורי, מי נגד ההסתייגויות? ואטורי עכשיו בודק למה לא הציעו לו. שבעה. ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה לא אושר. רגע, לא אמרת מי נמנע ואני נמנע. סליחה, לא אמרת.

לא, הצבעה מחודשת. מי נמנע? ההצבעה מחודשת, אתה העברת את ההצבעה. אני מוסיף אותך להצבעה הקודמת. אני נמנע. הוא נמנע.

ואני רוצה התייחסות היועמ"ש על מה שנאמר פה על ידי עורכת הדין שני אילוז, מתמודדת לראשות שאומרת שבתמורה לזה שהיא לא תדבר פה או תסיר את מועמדותה הובטחו לה תפקידים.

תגידו, מה, אני לא מבין את זה. אני רציתי לדבר על - - - אתה תיכף תדבר, נאור. לא, אני רוצה שאתה תדבר, לא אני אדבר. שאתה תבוא ותגיד: עד פה, עד כאן, זה לא יהיה אצלי בוועדה. לא יגידו כאלה דברים ואנחנו נמשיך לסדר היום. מה? זה תלוש? תגיד לי, זה תלוש? אבל, אדוני היושב ראש, איך אתה נותן לזה יד? תגידו, אתם שומעים מה היא אומרת? אדוני היושב ראש, איך אתה נותן לזה יד? אני נותן יד עכשיו לגלעד קריב לסיים את דבריו. לא, אבל איך אתה חי עם זה בשלום? באמת, אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. זו באמת - - - זו ועדה מכובדת, איך אתה נותן לזה יד? זו שחיתות בוטה מול הפנים שלנו. תגידו, אתם לא נורמליים שאתם ממשיכים בסדר היום. אוקיי, נצביע.

זה לא הגיוני שאנחנו ממשיכים בסדר היום פה על זה. יעקב - - - 94 ו-95, מי בעד 94 ו-95? מה, אני לא מבין. מי בעד 94

יעקב, זה התפקיד שלך - - - מה קורה פה?

אתה שמעת מה היא אמרה? אדוני היועץ המשפטי, אני לא נימקתי את ההסתייגויות. מה, אין לך מה לומר? מי בעד? אין. אדוני היועמ"ש - - - אדוני היועץ המשפטי, לא קיבלתי זמן, בניגוד לסיכום איתנו - - - על מה אנחנו מצביעים?

אדוני, התפקיד שלך לאפשר לי לנמק. על מה מדובר?

הצבעה לא אושר.

בהתערבות שעדיין יכלה ל - - - לא, אבל יש כאן חשיפה, יעקב, שהיא בלתי נתפסת.

יש לכם את רשות הדיבור ליש עתיד. תתנהגו פה בצורה

אנחנו רוצים התייעצות סיעתית. התייעצות סיעתית. לא, למה התייעצות סיעתית? זה סעיף אחד. מה, זה סעיף אחר, לא? אני רוצה שהייעוץ המשפטי יגיד מה קורה עם הצעות למועמדות לקבל ג'ובים?

נעמה, אם אפשר למנות ראש עיר בשחיתות אז אי אפשר לקרוא לחברת כנסת? תגיד, מתורבת להציע ג'ובים? מתורבת שחיתות? אני יותר מתורבתת מכם. את מאשימה אותי שהצעתי ג'ובים? אתה מתעלם מזה.

תן לי לדבר עד הסוף ולא תפריע לי כי אני אוציא אנשים. אני אומר את זה קודם - - - בסדר, מה לעשות? חלק מהעולם זה לצאת. הנה, מי שרוצה שיתפלל טוב ואני אוציא אותו. לימדו אותי שאחרי שתוציא אני אכנס. פעם ראשונה. בתחילת הדיונים העלו פה נושא ונאמרה תשובה מפורשת, גם ממני וגם מהייעוץ המשפטי, לא ידוע לנו על חקירה. על קודם אני אדבר, תיכף אני אדבר על עכשיו, ולא ידוע לנו על דבר כזה. ואם יש משהו כזה ודאי היו מסבים את תשומת ליבה של הוועדה ושל הצוות המשפטי של הוועדה. וגם מה שעלה כאן במהלך הדיונים - - - עכשיו. במהלך הדיון עכשיו. אני מבקש לא לעזור לי, אני מתבלבל לבד. מה שהעלו כאן לגבי הצעה שניתנה למישהו מהמועמדים וכו', אני שאלתי את היועץ המשפטי האם הדבר הזה מבחינתנו קשור כרגע מבחינתנו לבירור או לדיון בוועדה והתשובה היא לא. אדוני, אתה לא חושב שצריך - - - אפשר לשמוע אותו? גלעד קריב, פעם ראשונה. זאב אלקין, פעם ראשונה. לא צריך לברר את זה.

זאב אלקין, פעם שלישית. אתה לא תעצור אותי באמצע, חצוף. ואתה לא - - - אתה לא תעצור אותי באמצע. ואל תעשה פה - - - אני מבקש ממך לצאת החוצה. קצת כבוד.

לא, הוא לא מצביע.

אני אקרא לך להצבעה. לכל הצבעה? אני לא אתן לך להפריע לי, אני אשמור על כבודי ואני שומר על כבודך גם כשאתה חבר אופוזיציה. אני מבקש לצאת החוצה. אני אצא ואני מבקש ממך - - - אתה תצא החוצה קודם כל. תצא ותירגע. אז תצטרך - - - תצא ותירגע. אל תגיד לי מה לעשות. טוב, יעקב - - - רגע, אני לא סיימתי. אי אפשר לשאול שאלות? לא סיימתי. ולכן זאת התשובה שלי ומכאן אנחנו עוברים להצביע. אבל אני מבקש לשאול שאלה את היועץ המשפטי. על 96 - - - איך?

לא הבנתי.

אבל אני רוצה לשאול - - - הוא עוד לא יצא.

יעקב, אני רוצה לשאול שאלה את היועץ המשפטי.

לא נימקנו. זה נומק. יעקב, איך אפשר לעבור על זה לסדר היום? אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי שאלה.

תומר, אתה עובר על זה לסדר היום? זה לא יכול להיות הדבר הזה. - - - לשאול את היועץ המשפטי שאלות?

אני רוצה רגע לשאול שאלה את הייעוץ המשפטי. יו"ר הוועדה, חשפו בפניך שחיתות. ההסתייגויות לא התקבלו.

מה זה - - - אני מבקש לשאול - - - אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. הסתייגויות 98 - - - חשפו בפניך שחיתות. אני מבקש - - - את מפריעה לו לדבר. אני מבקש לשאול את ה - - - סליחה, האם מישהו נמנע בהצבעה הקודמת?

זאב אלקין, תוסיפי אותו. תודה, זאב. תמשיך לשמור לי על הערנות.

האם אני יכול לשאול את היועץ המשפטי שאלה בלי קשר להסתייגויות? ודאי. אדוני היועץ המשפטי, נפל פה דבר לפני כמה דקות. אפשר לטעון - - - אוה, הכניסו את רון קובי, יפה. אפשר לטעון שהכול צריך להמשיך כסדרו ואפשר לטעון ברמה הפורמלית שאין קשר בין הליך החקיקה לבין מה ששמענו מעורכת הדין אילוז, אבל אני רוצה להזכיר לך שאני במשך למעלה מעשר דקות דיברתי במסגרת הנמקת ההסתייגויות בדיוק על הנקודה הזו ועל הקשר הספציפי בין החקיקה הזאת לבין תהליכי ההשחתה של מערכת הבחירות בטבריה. לא להפריע שם, סליחה. דיברנו על זה. אני דיברתי על זה בהנמקת ההסתייגויות ולאורך כל הדיונים, חברי האופוזיציה כאן העלו פעם אחר פעם את האמירה שמאחורי החוק הזה עומדים מהלכים שדורשים בדיקה לגבי מערכת הבחירות בטבריה. ומכאן אתה פונה?

ומכאן אני חושב שמן הראוי, ואתה אמרת, אדוני יושב ראש הוועדה, שאתה מגן על כבודה של הוועדה, על כבודם של חברי האופוזיציה וגם על כבודך. נכון, כך אני עושה, למרות שזה לא הדדי. להמשיך את הדיון כאילו לא קרה כאן דבר, לא לעצור אפילו - - - מה השאלה ליועץ המשפטי? אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי האם לא ראוי שתעשה עכשיו הפסקה בהליך ההצבעה, תתכנסו בלשכה המשפטית עם היועצת המשפטית לכנסת ותבדקו האם הדברים שנאמרו כאן לא מחייבים את עצירת החקיקה?

אתה רוצה לענות, אדוני היועץ המשפטי? ואני מבקש גם לקרוא ליועצת המשפטית לכנסת לוועדה פה. אבל למה אתה פוגע בו? אתה לא סומך עליו? אני סומך עליו. זה התפקיד שלנו. אז תן לו לענות, קצת תרבות. אנחנו יודעים פשוט שמשפטנים תמיד צריכים חוות דעת נוספת. תרבות, תרבות הדיבור. הכול בסדר, תרבות זה חשוב, כן. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. תרבות השחיתות.

מכיוון שמן הסתם בידי הלשכה המשפטית - - - אני לא זוכר אותך,

איך קראו לחבר הכנסת? לא דיברת מילה נגד זה. אתה אפילו לא זוכר מי זה או מי זאת ואתה סתם - - - שרצו לשלוח אותה,

רינאווי. בבקשה. דווקא חברת כנסת אמיצה. מאוד. מכיוון שבידי הלשכה המשפטית של הכנסת אין כלים לברר טענה עובדתית מהסוג הזה והמקום לבירורן של טענות עובדתיות מהסוג הזה הוא כמובן, אם נטענת הטענה לעבירה פלילית אז הפנייה למשטרה היא המקום הראוי לפנות ולברר את העניין. אנחנו לא רואים השפעה של הדבר הזה על המשך הליך החקיקה.

חוות הדעת הזאת על דעת הייעוץ המשפטי של הכנסת?

לא נכון,

אני רוצה יועצת משפטית של הכנסת. על הסתייגות 98 עד 100, מי בעד?

הוא לא נימק. אדוני - - - הוא לא נימק את ההסתייגות. מי בעד הסתייגות 98 עד 100? תומר, אתה - - - הוא לא נימק את ההסתייגות.

אתה אמרת לו שישאל את השאלה לא כחלק מההסתייגות, אתה צריך לתת לו לנמק. אבל אם יש ספק, אומר לי היועץ המשפטי שאולי אמרתי שבלי קשר אני אתן לך לשאול. אז לכן לפנים משורת הדין יש לך עוד דקה, בבקשה. אני מודה לך שמחמת הספק. חבל מאוד, אדוני היושב ראש, שיש פה מחמת הספק על מידת השחיתות שהחקיקה הזאת טבולה בה זה לא תירוץ מבחינתך מספק לומר בואו נעצור ליום-יומיים. לאן רצה לכם הדרך? ואני אומר לכם, חבריי, הם באמת יודעים שכל יום שהחוק הזה לא עובר יש סיכוי שעוד שחיתויות תתגלינה, לכן הם בריצת אמוק, לכן חשוב להם לגמור היום.

כי הם יושבים שכל יום תתגלינה עוד שחיתויות ועוד תרגילים מסריחים לגבי מה שקורה בטבריה ולכן הם רוצים לסגור את העניין וחושבים שאנחנו נרפה ממה שנאמר כאן על ידי המועמדת שני אילוז. ולכן אנחנו נצביע - - - ולכן אני אומר לך, אתה תהיה חתום - - - בבקשה,

אדוני היושב ראש, אתה כאדם שבא מהשלטון המקומי, אתה תהיה חתום על כתם של שחיתות ואתה אומר: למה אתם לא מכבדים אותי? כי אתה לא מכבד את עצמך כי אתה מאפשר את המשך הדיון הבזוי הזה אחרי מה ששמענו, אתה לא מכבד את עצמך.

אין סיכוי שאתה לא חושב שזה חוק מושחת. הסתייגויות 98 עד 100, מי בעד? מה עם ספר התנ"ך? מי נגד? מי נמנע? אין.

הצבעה לא אושר. רביזיה.

אתה לא מוטרד מהעובדה שמועמדת לראשות העיר, עורכת דין אילוז, אמרה שהוצעו לה הצעות מושחתות כדי לאפשר את העברת החוק הזה בשקט בליכוד? אם כך סיימנו את ההסתייגויות של מפלגת העבודה. זה לא מטריד אותך? חבר הכנסת קריב, תודה רבה, נעמת לנו מאוד. אין לתאר.

עכשיו ההסתייגויות של - - - אתם לא מתביישים?

15. שלוש קבוצות. אדוני, לא מטריד אותך מה שעורכת הדין אילוז אמרה כאן?

אני אעצור באמצע לזה, אם יישאר לך עוד מה לומר אני אתן לך. טוב, יש לי 15 סך הכול, חילקת את זה לקבוצות. כמה סמלי שעכשיו עורכת הדין אילוז - - - חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני יושב הראש. היא מנמקת את כל ההסתייגויות ואנחנו נצביע עליהן אחר כך כמקשה אחת? לא, שלוש. שלוש לחוד, אוקיי. תראו במה אנחנו מתעסקים, אני מצטערת שאני אשתמש עכשיו במילה לא פרלמנטרית, אבל אנחנו משתמשים עכשיו בחרא, בחרא פשוטו כמשמעו. החוק הזה הוא לא היה צריך להיות פה, זה משהו שהוא לא נחוץ. אני מסתכלת על הכותרות, חילופי אש בג'נין, לוחם נפצע, יותר מעשרה ילדים הותקפו, נזקים בג'נין, טנקים, אנחנו כולנו ראינו את זה מהבוקר, ובמה הכנסת מתעסקת? בחוק מחורבן לטובת איש אחד, לטובת מפלגה אחת ועושים פה אירוע כאילו זה באמת מה שמדינת ישראל צריכה. טובת הציבור. אני הסתכלתי היום בבוקר על שער הדולר. סמוטריץ' אמר שלא צריך להיצמד לשער הדולר,

אחלה שר אוצר. 3.71, מה זה אומר? כבר 72. ואללה, התקדמנו. זה אומר יוקר מחיה, זה אומר שכל היבוא שלנו יתייקר כי אנחנו כולנו קשורים לשער הדולר, אני כבר לא מדברת על נסיעות לחו"ל. מישהו אמר לי פה מהליכוד פעם: אה, נסיעות לחו"ל, אז שלא ייסעו. ואללה, זה גם כן בסדר, זה גם כן פתרון. ובמה אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים בחוק על טבריה שלכל אחד שיושב בחדר הזה, גם לחברי הקואליציה, מובן וברור ושקוף שזה חוק שהוא, בוא נגיד ככה, זה ייפסל בבג"צ ואחר כך יהיו צרחות וצעקות שהבג"צ שוב פעם מתערב. אבל מה אתם רוצים? אם לא הבג"צ מי יתערב בדבר הזה? לכולנו ברור שיש פה משהו מאוד מאוד מסריח. אז מפאת הכבוד אלינו ולכנסת ולוועדה ולציבור, תעזבו את החוק הזה, תגידו אוקיי, תעצרו. פעם אריה דרעי בחוק דרעי 2 ידע לעצור, כאשר הוא הרגיש שזה כבר כנראה היה טו מאץ' אז הוא משך את החוק. מישהו זוכר את חוק דרעי 2?

בעילת הסבירות כבר קוראים אותו דרעי 3, שלא יתבלבלו פה. אז הוא ידע לעצור כי הוא הבין שזה טו מאץ', שזה יותר מדי, שזה נורא מעצבן. קרא נכון את המפה הפוליטית. עילת הסבירות תכשיר אותו. אני לא קונה פה שזה חוק של עמית הלוי, עמית הלוי בסוף יהיה שעיר לעזאזל של כל הדבר הזה, יהיה נגדו כנראה איזה שהוא הליך חקירה או בדיקה או איזה שהיא ועדה כזו או אחרת, הוא ישלם את המחיר שלו. אגב, שוב הוא לא בוועדה. בסדר. הוא רק השליח.

מציע החוק באופן קבוע לא מגיע לוועדה.

למה שהוא יהיה? בסוף אני פה דרך המיקרופונים פונה לאריה דרעי, הלכת רחוק מדי, זה יותר מדי, זה נורא מסריח ומי שנראה כמו ברווז, איך אומרים את זה? מגעגע כמו ברווז, עושה גע גע גע כמו ברווז כנראה שהוא אווז.

מה שנראה כמו חוק מושחת הוא חוק מושחת. זה חוק מושחת.

אם כך אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 1 של ישראל ביתנו. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. כמובן רביזיות על כל ההסתייגויות, זה ברור. מי נגד? שבעה. מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה.

ספרתם את צבי? לא, כנראה פספסנו. הצבעה חוזרת. כנראה צבי מתבייש להצביע על החוק המושחת.

אני הכי ערני פה. כל הכבוד. הצבעה לא אושר.

הסתייגות 2 עד 15 למעט 3. מי בעד?

את ביקשת נאום אחד. לא, שלושה חלקים.

אמרתי לך שלא הבנת את זה נכון.

אני אמרתי שלושה חלקים, כי זה שלוש קבוצות. נכון, שאלתם אותה במקבץ והיא אמרה לא. אתם תצטרכו לשמוע אותי עוד קצת. בבקשה, יוליה, דקה. תודה רבה. היום אנחנו קמנו בבוקר עם צרחות וצעקות מטעם חברי הקואליציה איך זה יכול להיות שביום שיש מבצע צבאי וחיילינו בג'נין ההזויים האלה והאנרכיסטים עושים כל מיני מחאות ופעולות נגד. שכחתם, אתם הקואליציה, אתם מתווים את סדר היום ואילו עכשיו היינו מבטלים את הדיון הזה ואת הדיון בוועדת חוקה והייתם אומרים: אנחנו הממלכתיים, אנחנו דואגים לטובת המדינה, סדר היום הוא אחר ויש דברים באמת יותר חשובים יכול להיות שהייתם יכולים לבוא בטענות למארגני המחאה. אבל מה אתם עושים? אתם ממשיכים בשלכם כאילו שום דבר לא קורה ומצפים מהעם שיישב בשקט, אז מתי העם הזה צריך לבוא בטענות? תודה רבה. נצביע עכשיו על הסתייגויות 2 עד 15 למעט 3 שנפסלה. היא לא נפסלה, היא בנפרד. רגע, אלקין מדבר. על הסתייגות 13 אני מבקש לטעון נושא חדש. על 13, אוקיי, אני מצטרף גם לנושא חדש.

2 עד 15 למעט 3 ו-13. מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. ומי שנגדן ירים את ידו עכשיו. שמונה. מי נמנע? אלקין, הפתעה. שני נמנעים. ההסתייגויות לא התקבלו.

רביזיה. הסתייגות 3, בבקשה. אני כל הזמן שומעת טענות מהמחנה המשיחי איך זה יכול להיות שמפרים את החוק ומתנגדים ועושים הפגנות נגד החוק, אבל תסתכלו מה קורה בכנסת בכמה ימים האחרונים, משנים פה חוקים חדשות לבקרים, אז על איזה חוק אנחנו מדברים? מתי ציבור אזרחי ישראל צריכים להתנגד, לפני שאתם שיניתם את החוק או אחרי שכבר יהיה חוק? אז אנחנו בסיפור במצב של הביצה והתרנגולת. אני חושבת שלאזרחי ישראל, לאור מה שאנחנו קוראים עכשיו חוק טבריה, חוק הרבנות,

מישהו זוכר ששינו פה את תאריכי הבחירות של הרבנות? כשמשנים חוקים על פי בקשתם ורצונם אז כן - - - גם חוק המתנות,

אז יש פה מצב עגום ואני חושבת שבמצב הזה הקואליציה לא יכולה לבוא בטענות לאזרחים, כי מתי הם צריכים להביע את דעתם? כשזה כבר יקרה ואז יגידו,

יש כבר חוק חדש, אחר, אסור לכם להפגין, אסור לכם להגיד משהו, כי יש כבר חוק. אז לא, אדוני היושב ראש, הפרקטיקה הזאת שיש פה חקיקה פרטית, פרסונלית, אישית, שהיא עם צבעים מסוימים זה הפך להיות סטנדרט ולזה אנחנו בחיים לא נסכים.

עכשיו נצביע על הסתייגות 3. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? זאב אלקין ויוסף. ההסתייגויות לא התקבלו.

תודה רבה, חברת הכנסת מלינובסקי.

אפשר הערה קטנה אחת? את מבקשת כל כך יפה אני אגיד לך לא? לאור האירוע שקרה פה, אני פונה אלייך כעורכת דין, אגב את מחויבת על פי האתיקה של לשכת עורכי הדין, היא עדיין קיימת, אם קיבלת כזו הצעה זה כבר מתן שוחד. תגישי תלונה. וזה בחוק העונשין.

בראבו, אחת שמדברת פה לעניין. תגישי תלונה. אמרת פה דברים חמורים, אם זה באמת ככה גם עלייך יש אחריות להגיש תלונה, ואיכשהו, לפי מה שקראתי עלייך, את עורכת דין, מתעסקת בתחום הפלילי שנים רבות, אני מאמינה שזה מוקלט ומצולם ויש הוכחות. תגישי תלונה ואנחנו כולנו נדע את האמת. תודה רבה לחברת הכנסת מלינובסקי. עכשיו אנחנו להסתייגויות של קבוצת יש עתיד מ-1 עד 4. לפני מגיעה לי הזכות לשאול. אתה מדבר ראשון? לא, הזכות לשאול. אה, השאלה ההיא.

אני רציתי מתחילת הדיון. אבל שהשאלה תהיה שאלה. אתה עובד פה שלוש שעות, מגיעה חברתך, לוקחת לך את כל הזה בשתיים-שלוש צעקות. שאלות למשרד הפנים. אבל אף אחד לא עונה תשובות עכשיו.

לא, אנחנו לא בדיון. אתה רוצה להעלות שאלות לפרוטוקול? רגע, רגע, יעקב. לא, רגע. לא יהיו תשובות עכשיו. אז למה אתה נותן לי לשאול שאלות אם אין תשובות?

אז מה, אני אתן שאלות למי?

בבקשה, אנחנו עכשיו בהסתייגויות של יש עתיד. אנחנו היינו בתחילת הדיון, אמרתי לך לפני ההסתייגויות שתיתן לי לשאול שאלות. בהסתייגויות של יש עתיד, מי מציג אותן?

אני רוצה לשאול שאלות, אתה סיכמת איתי על לשאול שאלות. לא, זה לא בהסתייגויות השאלות.

תתחיל, 1 עד 4,

אתה יודע למה אתה לא בסדר? אנחנו הלכנו בתחילת הדיון, עוד לפני שהתחילה ההסתייגות - - - אז אני לא בסדר,

זה לא פעם אחת. לא, זה לא הסתייגות עכשיו.

בתחילת הדיון דיברת ואני ביקשתי לשאול שלוש שאלות, אמרתי בוא נעשה את זה לפני ההסתייגויות כדי שאני אקבל תשובות. אני אמרתי לך שתגיד את זה בתוך ההסתייגויות, התעקשת - - - בכל מקרה זה לא הסתייגויות שלנו עכשיו. יוראי, אתה הכנת דברים?

אני יכול לדבר? יוראי, בבקשה. כמה יש לנו? כמה מקבצים? זה לא בסדר, יעקב. 26. כמה הסתייגויות אושרו מה-180? אצלנו היו 540 וצמצמו. אנחנו נגיד לכם על כל הסתייגות שפסולה.

אנחנו מבקשים לדעת מראש כי עבדנו קשה והגשנו 180. 26 מקבצים. בסדר, כמה הסתייגויות אושרו? זו שאלה גם לא לגיטימית? לא, בבקשה. מי נציג משרד הפנים פה? אני מבקש לא לענות, אף אחד.

אני שואל גם מחוץ לדיון או שאי אפשר לדבר? הזמן התחיל. אתה רוצה לדבר ברצף? לא, לא, אחד אחד. אני רוצה לומר לאנשי הקואליציה, ובמיוחד לאנשי הליכוד, יושבת פה אשת ליכוד, חוה אתי עטייה, יושבת פה אשת ליכוד שאומרת פה, מעידה לפרוטוקול שהציעו לה - - - אני לא אמרתי דבר כזה. היא אומרת את זה. את חברת ליכוד. יושבת פה אשת ליכוד, עורכת הדין שני אילוז, מועמדת לראשות עיריית טבריה, היא יושבת פה ואומרת: הציעו לי ג'ובים וכיבודים בתמורה לזה שאני אסיר את המועמדות שלי כדי שאני אוריד את ההתנגדות שלי לחוק הזה. שחיתות באותיות קידוש לבנה. למשטרה. איך זה לא מטריד אתכם? איך אתם לא אומרים: שנייה, בואו נעצור עם הדהירה המטורפת הזה.

אני מעלה להצבעה את הסתייגויות 1 עד 4. מי בעד? מי נגד? מלול לא מצביע. בסדר, לא משנה. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

עכשיו אנחנו בהסתייגות מספר 5. אני אומר לחברי הליכוד שנמצאים כאן בחדר, לדנינו, לוואטורי, לחוה אתי עטייה, היועץ המשפטי אמר שזה לא הפורום לברר את הטענות האלה, מדובר באירוע פלילי וצריך להגיש נגדו תלונה במשטרה אם הוא יתברר כאירוע פלילי. אבל יש למה שאנחנו עושים פה, מעבר לאירוע הפלילי, גם ממד ציבורי, מוסרי, ואני שואל אתכם איפה אתם. יושבת פה אשת ליכוד, בשר מבשרכם, מתמודדת ראויה לראשות עיריית טבריה, עורכת דין, היא אומרת: אני קיבלתי הצעות לכיבודים, לשחיתות. יוראי, שתגיד מי הציע לה את ההצעות. אנחנו נחכה לשמוע מי הציע לה את ההצעות. איך אתם לא אומרים: שנייה, בואו נעצור את הדהירה הזאת, בואו נברר את האירוע הזה. היא רוצה לומר. את יכולה לנצל את ה - - - לא, לא, לא.

זה על הזמן שלנו.

וואו, נשמע שאתה מפחד שיגידו את הדברים האמיתיים. אני ממש מפחד, כי אני הצעתי לה ג'וב בדגל התורה. סליחה, זה הזמן שלי, יעקב. רגע, זה נושא חדש. אנחנו נעלה להצבעה את הסתייגות 5. היא רוצה לדבר. מי בעד? מי נגד? אני רוצה לשמוע אותך.

נדמה לי שיו"ר הוועדה לא מעוניין שהיא תדבר. שבעה. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

את מסכימה לדרוש ממנה שתצהיר שהיא הולכת למשטרה? 6 עד 10, בבקשה, יוראי.

אתם לא נותנים לה לדבר, אתם לא נותנים לה להעיד פה,

סליחה, נעמה לזימי, פעם שנייה. אבל זה לא נורמלי, למה לא נותנים לה לדבר? אתם לא מכבדים את הייעוץ המשפטי. מה קשור הייעוץ המשפטי? היועץ המשפטי אמר שזה לא קשור כרגע להצבעה ולדיון. אתם מפחדים, אתם יודעים שיש שחיתות. אתם מבזבזים על כל דבר - - - היא רוצה להעיד פה ואתם מונעים ממנה.

תודה רבה, תרמת הרבה לדיון. למה להוציא את נעמה? כי אני לא רוצה להוציא אותך. אני יכול לתת לה קריאה אחת שלי? כן, תן לה קריאה אחת שלי. אתם באמצע הנמקה. לא, מה, הליך ההוצאה מקוזז לנו? אתם בהנמקה. - - - די, צילמו אותך כבר, זה בסדר. אדוני היו"ר, אני חייב לומר משהו, ואני מכיר אותך לא מאתמול, הסיטואציה הזאת לא מתאימה לך. מה יש לנו לפחד לשמוע מה שיש לה

אני באמת לא מבין את זה. היא אומרת שהיא רוצה ל - - - היא מספרת שזה היה כבר לפני כמה ימים. היה פה דיון לפני כמה ימים וחבל ש - - - זה חדש.

וחבל שאז אולי היא לא אמרה, בתוך הדיון לא הייתי מפריע לה, ממש לא. לא הפרעתי לאף אחד. אבל עכשיו אנחנו - - - אתה לא היית פה ו - - - יעקב, אנחנו מוכנים לתת לה את הזמן שלנו. מה אכפת לך? לא, איזה הסתייגות? לא נימקנו. איזה הסתייגויות אנחנו מנמקים? 6 עד 10, בבקשה, מי בעד ההסתייגויות?

אבל לא נימקתי, תומר. אני אתן לך לנמק, בבאות.

אחרי הצבעה? לא, אני אתן לו לנמק את האחרות. כבר נימקו. 6 עד 10, מי בעד? מי נימק אותה? מי נימק את ההסתייגות, יעקב? לפרוטוקול, אף אחד לא נימק הסתייגות.

מי נגד ההסתייגויות? ירים את ידו. כמה כמה? שניים וחמישה. מה חמישה? מי נימק את ההסתייגות? אף אחד לא נימק אותה. מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד

שני, אני מבקש - - - אין עכשיו שאלות. אני שואל שאלה אותך. שאלה ל - - - אז תיגש תשאל אותו. אני רוצה לשאול אותך. אתה מנמק עכשיו, לא? אני שואל אותך,

זה הנימוק שלנו, בואי תספרי שנייה במסגרת הנימוק שלנו מי הציע לך מה ומתי. אני אשמח להשיב, הוא יסכים? כן, זה בזמן הנימוק שלי. קודם כל אני רוצה להגיד לחבר הכנסת דנינו שלא מכיר אותי, פעם ראשונה שאני רואה אותו פה, לבוא ולהטיל דופי באמירה שלי, האמירה שלי נזרקה כאן בתום לב. סליחה, סליחה, אני מבקש. זה על זמן הנימוק שלי. לא קיבלת רשות דיבור. אני נתתי לה - - - אני לא מאפשר את זה, יש פה עוד מועמדים, הם גם רוצים לדבר ואני לא אתן לעשות, לא קמפיין בחירות ולא סיפורים אחרים.

הקפדתי על זה כל הזמן לאורך כל הדרך ואני אקפיד גם עכשיו ולכן אל תקרב את המיקרופון. אני רק אומר שיש כרגע - - - הוא רצה להגיד לך שבוע טוב, זה הכול. יש כרגע 150 מועצות, רשויות בישראל, שהן תחת מענקי האיזון. ירצה שר הפנים ובקלות יוכל למנות בכל אחת מ-150 הרשויות הללו יושב ראש ועדה קרואה שלאחר מכן יוכל להשתמש בעמדת הזינוק הזו - - מענקי איזון לא עושים ועדה קרואה. - - כדי להתמודד לראשות העיר. זה יכול להפוך להיות כלי, אדוני יושב הראש אדוני יושב הראש, אתה לא מקשיב לי. אני יכול לנמק? אתה מנמק, שמעתי אותך מצוין. שמי שיש לו מענקי איזון יגיע לוועדה קרואה. מאה אחוז. הוא אמר מספר, לא שמעת את המספר. אמרתי 150. אני בודק אותו. אבל זה ראוי ונכון,

להיות נימוק כשמדברים על דיון ענייני, דיון שהוא מחלוקת לשם שמים, אבל פה מדובר בחוק בועז יוסף, חוק פרסונלי, רטרואקטיבי שנועד להכשיר את המועמדות של מקורבו של שר הפנים לשעבר אריה דרעי. אני מצביע על הסתייגויות 11 עד 14. אני אתן לך להמשיך אחר כך. 11 עד 14, מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד 4 נגד 5 נמנעים 1 לא אושר. 15 עד 27. מי מנמק?

מבקש לבדוק את המיקרופון של חבר הכנסת זאב אלקין. הוא לא עובד. מי מנמק?

בבקשה. רגע, רגע. אני יודע שאנחנו היום בכביש 6 לכיוון טבריה, אבל - - - אתה לא בזכות דיבור עכשיו. אבל המיקרופון שלו לא עובד. היא מנמקת. אבל המיקרופון של אלקין לא עובד. אפשר לבדוק בבקשה את המיקרופון שלו? כן, אני כבר בודק לך את המיקרופון. אדוני, תודה רבה.

לומר שאני נבוכה לשבת בוועדה הזאת כי הוועדה הזאת בדרך כלל נוהגת בענייניות והדיון הזה הוא לא ענייני ואני חושבת שכל היושבים כאן יודעים שהוא לא ענייני. הפצצה שהוטלה עכשיו, ההצעות שניתנו לאחת המועמדות בטבריה, קרתה אחרי ההצבעה בקריאה ראשונה, היא קרתה אחרי, לא בדיון, ולכן אנחנו טוענים שצריך לעצור את הדיון ורגע לבדוק את הסוגיה כי זה קרה אחרי ההצבעות.

אני מעלה את הסתייגויות 15 עד 17. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 6 נמנעים 1 לא אושר. מה תוצאת ההצבעה, אדוני היושב ראש? אפשר להכריז את תוצאת ההצבעה? חייבים להכריז את תוצאת ההצבעה?

למיקרופון, לא שומעים לפרוטוקול, מה תוצאת הצבעה? אני מבקש כרגע מעכשיו ואילך, בעקבות בקשתו של חבר הכנסת אלקין, להכריז כל פעם על תוצאות ההצבעה. אין בעיה. עכשיו הסתייגות 18. מדובר בעצם בהתערבות של מציעי החוק ושל הוועדה הזאת בקמפיין הבחירות של בועז יוסף, גם בעצם העובדה שלא נתנו לחלק מהמועמדים להיכנס היום לכנסת וגם בעצם כך שניסו לסלק מועמדת מהקמפיין. מדובר פה בהתערבות פוליטית של הוועדה הזאת ושל חברי הכנסת שמציעים את ההצעה הזאת בקמפיין הבחירות. מי בעד הסתייגות 18? ירים את ידו. ארבעה. מי נגד הסתייגות 18? ירים את ידו. שישה. מי נמנע?

תוצאה. אמרתי און ליין, ארבעה בעד, שישה נגד

אם זה און ליין זה בסדר, לא צריך סיכום.

אנחנו נגד פרוגרסיביות, און ליין זה מזכיר אינטרנט, זה פרוגרסיביות. אני רוצה הכול על נייר. הצבעה בעד 4 נגד 6 נמנעים 1 לא אושר.

בבקשה. היא הייתה באמצע. יש לי עוד כמה נקודות. הבית הזה מחוקק חוקים לטובת הציבור, החוק הזה הוא לטובת בן אדם אחד שקוראים לו בועז יוסף ולכן החוק הזה פסול מעיקרו. זה חוק פרסונלי שאתם מציעים אותו בפטור מהנחה בפני הכנסת 120 יום לפני בחירות.

אדוני יודע וגם אני, כשאני התמודדתי כראש רשות הייתה לי שנה של מגבלות, שנה של מגבלות בפרסומים בחתימתי, שנה של מגבלות בדיבור בציבור ובעצם היו עליי מגבלות

בעוד החוק הזה לא קיים, במשך שנה לבועז יוסף היה יתרון בתעמולה, שזה לא קיים לראשי ערים מכהנים. עדיין יש לו. מי בעד הסתייגות 19? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 6 נמנעים 1 לא אושר. הסתייגות 20 עד 88 למעט 21. איך הקיבוץ הזה נהיה? שנייה, על הסתייגות 87 לפסטיגל אני מבקש לטעון נושא חדש, זה לא מעניינו של החוק. בבקשה, תרשום את זה. אני מצטרף. אני גם מצטרף. יש לי שאלה, כמה זמן זה עכשיו? בגלל שזה מקבץ גדול. עכשיו זה מ-20 עד 88, למעט 21 ו-87.

תומר, למה בחרת לקבץ את זה ככה? אני לא מתערב בזה.

כמה זמן יש לנו? אותו זמן, זו הסתייגות אחת. יעקב,

מאחר שמדובר ב-60 הסתייגויות שהתקבצו להן יחד - - - עכשיו מדבר רון. אבל אני רוצה לשאול איך הם - - - אז תיגש ותשאל אותו. רון, בבקשה.

השאלות ליועץ המשפטי צריכות להיות לפרוטוקול פה בוועדה,

מה, זה חנות מכולת שלנו? אני כתבתי את ההסתייגויות שלנו.

באותו עניין אז אנחנו רואים בהן מקבץ. שמה העניין פה? זה שאין עניין, זאת הבעיה. יופי, אין עניין לציבור.

מטי רוצה לסיים. מטי, תסיימי בבקשה. בפעימה הבאה זה יהיה רון. בעצם מדובר כאן בהתערבות - - רון, אל תלך. - - של הרשות המבצעת בבחירות מוניציפליות, התערבות ממש לקידום מקורבים של השר דרעי לבחירות לראש הרשות וזה חמור כי בעצם יש כאן פגיעה בטוהר הבחירות על ידי שר הפנים, שזה מאוד מאוד חמור. לצערי אבדה הבושה. אני לא יודעת לאן היא נעלמה, אבל אבדה הבושה. מי בעד ההסתייגויות 20 עד 88 למעט 21 ו-87? ירים את ידו. מי נגד?

6 נמנעים 2 לא אושר. רביזיה לכל ההסתייגויות. אני מבקש להוסיף את קולי ל - - - הסתייגות 21. בבקשה,

בעצם ניתנה כאן אפשרות לבועז יוסף לעשות קמפיין בחירות בשנת בחירות כשאדוני יודע כמה זה חמור שמתקיים קמפיין של לכאורה ראש רשות נבחר, כי הוא בעצם מכהן כראש העיר בפועל והוא מתנהג כראש העיר בפועל וזו בעצם תעמולה אסורה וזה שינוי כללי המשחק בשנת בחירות. זה שינוי כללי המשחק כי ידע בועז יוסף שאסור לו להתמודד, ידע בועז יוסף שהוא לא תושב העיר טבריה, חודשיים לפני הצעת החוק הזה הוא דאג לשנות את כתובתו ובעצם נהג כראש רשות מכהן לכל דבר בתעמולה אקטיבית, וזה חמור מאוד. זו בושה וכלימה. מי בעד הסתייגות מספר 21? ירים את ידו. מי נגד?

אני אתן לך לומר, אני מת לשמוע אותך, רון. שישה נגד. מי נמנעים? אחד. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד

147, 169,

שזה מקבץ אחד. בבקשה, רון. קיבלת מקבץ יפה.

אני חייב לומר משהו פרקטי. כל ההליך הזה הוא הליך חצי בדיוני שלא הייתי רוצה שיתקיים בכנסת ישראל, אבל לצערי בממשלה הזאת כל הדברים ההזויים קורים. ראש עיר לשעבר, לא נותנים לו להיכנס כי הוא צילם חבר כנסת, לא הבנתי מתי זה הפכה להיות בעיה לצלם חבר כנסת. מתמודדת לראשות עירייה, לא נותנים לה לדבר בוועדת החוקה כי לא רוצים לשמוע מה שיש לה להגיד, והרשימה פה ארוכה של הדברים המוזרים. אבל אני יכול לומר לכם דבר אחד, אתם ממשיכים לזלזל בציבור ואני רוצה לומר גם לךְ את זה, הם כל הזמן מזלזלים בציבור, הם זלזלו כשהיו בחירות ללשכת עורכי הדין, הם זלזלו בהרבה מאוד מצבים ובסוף הפסידו, זה יקרה גם לךְ. קחי את הסרטון הזה מפה, שימי אותו בכל העיר טבריה, בכל מקום ושיעזרו לך לשתף אותו. היא לא צריכה, זה כבר ב-YNET. בסופו של דבר את צריכה דבר אחד, ללכת עם האמת שלך. המחנה הליברלי האמיתי שלא רוצה את השחיתות הזו ולא רוצה שיצניחו לו ראש עיר ולא רוצה שינחיתו על העיר מועמד מטעם יצביע לך.

הסתייגות 89 עד 92, 147, 169 ו-170. מי בעד ההסתייגויות הנ"ל? מי נגדן? או נגדם? לֹא מִנֵּהּ וְלֹא מבֵהּ. זה הסתייגויות, זה נגדן. אז אמרתי. אתה רואה, זה כן מִנֵּהּ וכן מבֵהּ. מי נמנע? ביה מזכיר לי מפרץ, מפרץ מזכיר לי ואטורי. אוקיי, ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד 4 נגד 6 נמנעים 1 לא אושר. 93 עד 95, 97 עד 99, 109 עד 132, 142 ו-150. קודם כל - - - הנה, עמית הגיע לכבודך. עמית, בוא רגע בבקשה. לא, לא, לא, אתה תישאר פה. אתה תישאר ותשמע את השאלות שלי. אני מבקש גם רצף, בסדר?

אתה עשית לי קטע עם השאלות ולא נדבר על זה. אני רציתי לשאול בתחילת הדיון על איך קובעים שוועדה קרואה או ראש ועדה קרואה עומד ביעדים שלו, ורציתי לשאול האם הוצבו בכלל יעדים לוועדה קרואה. הרי לוועדה קרואה יש תכלית, בטח יו"ר ועדה קרואה, יש לו תכלית מסוימת שבאה למשהו שהוא אד-הוק, הוא בא לפתור בעיה בשלטון המקומי, הוא מנגנון שיצרו בשלטון המקומי כדי לפתור בעיות ורציתי לשאול אם בכלל הוצבו יעדים או מוצבים יעדים בעת קביעת יו"ר ועדה קרואה או ועדה קרואה לרשות מסוימת. אני מניח שהתשובה היא לא, נכון, משרד הפנים? לא, הנה, הם מסכימים איתי. הם לא אמרו כלום אז הם מסכימים איתי. זה דבר אחד, לא הוצבו יעדים. הדבר הנוסף שרציתי לשאול זה כמה כספים הוזרמו לטבריה. אדוני היושב ראש, אני בטוח שאתה תצטרף אליי לשאלה הזו, כמה כספים הוזרמו לטבריה במהלך השנים שבהן הייתה ועדה קרואה. כמות הכספים שהוזרמו לטבריה, בניגוד לרשויות מקומיות. אני לבד כשר שיכון חתמתי איתם הסכם גג. תודה רבה. כמה כספים נתנה המדינה בגלל הוועדה הקרואה כי היא אמרה שהיא רוצה לפטור את העיר, אני מיניתי ועדה קרואה ויו"ר ועדה קרואה כדי לעזור לעיר, כמה כספים ניתנו להם? הפסקה קטנה ואתה ממשיך. לא, זה עלייה, אתה לא יכול להפסיק אותי בעלייה. הסתייגויות 93 עד 95, 97 עד 99, 109 עד 132, 142 ו-150. אפשר שוב הסבר? מי בעד ההסתייגויות? ירים את ידו. אני בעד ורביזיה, כי יש לי הרגשה שאני לא אשכנע. מי נגד ההסתייגויות? ירים את ידו. מי נמנע?

הצבעה בעד 4 נגד 6 נמנעים 1 לא אושר. יש לי בקשה. שנייה, לא, היועץ המשפטי. יעקב, זה בהקשר לזה.

אני מבקש שני מקבצים לדבר כדי לאפשר לי רצף דיבור. אני אתן לך מה שאתה רוצה.

רק רציתי שהוא יקריא את ההסתייגויות שעליהן מדברים, זה הכול. מדי פעם יש לנו הערות סבבה. הוא רוצה לדבר על שני מקבצים.

תודה, ורציתי שהוא יקריא את זה. הצבעה אחת לשניהם. מה, להקריא את ההסתייגויות? שהוא יקריא את המקבצים כדי שהוא לא יפסיק אותי באמצע כי אתה מפסיק אותי בעלייה.

שני מקבצים, לא הכול. תגיד, נו. אנחנו מיד נגיד את שני המקבצים הבאים, הצבעה אחת אתה מבקש על שניהם,

כדי לאפשר לי רצף.

תגיד מה אתה רוצה. אתה לא נותן, אתה ישר נכנס. אתה מקבל פה כל מה שאתה רוצה. מקבץ ראשון. המקבץ הראשון, 96, 104 עד 108,

הוא לא עונה, הוא מקריא על מה אני הולך לדבר. אתה לא בדיון, ארז מלול. רגע, רגע. 96, 104 עד 108 ו-? 138, 140, 149, 151, 152, 155, 159 עד 162, 173 ו-174.

השני, 133 עד 137. בבקשה, חבר הכנסת שירי. תודה רבה, אדוני היושב ראש. ואני מבקש, מי שיפריע אני מעיף אותו מהדיון. ותודה רבה לארז מלול. בהמשך לדבריי שעצרת אותי בעלייה, שלא כמנהג הוועדה, אבל זה בסדר גמור, אני מבין את הדוחק שיש להעביר את הצעת החוק הזו, שאלתי כמה כספים הוזרמו, כמה פרויקטים הוזרמו, כמה למשל עזרה בניהול כוח אדם ניתן לעיריית טבריה, שאנחנו יודעים שניתן בוועדות קרואות כאלה ואחרות. וגם רציתי לדעת, כשאנחנו מגיעים לעיר שמקבלת ועדה קרואה, בסוף זה מייצג במובן מסוים בעיה שורשית,

יש בעיה שהיא אולי לא יודעת להתנהל מבחינה פוליטית, אולי לא יודעת להתנהל מבחינה תקציבית ואז בא משרד הפנים ואומר: בואו, אני אעזור לכם, אני אלמד אתכם איך להתנהל, אני אתן לכם מנהלי כספים, אני אתן לכם תקציבים מיוחדים, אני אתן לכם את היכולת להתנהל בלי קואליציה ואופוזיציה, ורציתי לדעת מה המסקנה של הוועדה הקרואה ויו"ר הוועדה הקרואה בבעיה השורשית שהביאה את טבריה לבעיה הזו. הרי טבריה, ויעידו נבחרי הציבור שלה, לא מהיום יש בעיות בטבריה,

טבריה, אפשר להגיד, כבר במשך עשורים הולכת לאחור. 40 שנה מפקירים אותם. לא להפריע לנאור שירי.

היא חידדה לי בדיוק את המהות שרציתי להגיע. כי לא סופרים את חברי מרכז הליכוד שם,

היא הולכת לאחור במספר מדדים, היא הולכת לאחור באיך שהעיר נראית, בחזות העיר, בתשתיות העיר, בתשתיות החינוך של העיר, בתשתיות התחבורה, בתשתית של התלכיד והתרכיב שמרכיב את תקציב העירייה, על עסקים, על ארנונה, אחוז גבייה בארנונה דובר פה, כמה אחוזי גבייה? בערך 60% גבייה? פלוס מינוס? אוקיי, אנחנו נעבור להצבעה ואתה תמשיך אחר כך. בבקשה, גלעד. 96, 104 עד 108, 138, 140, 149, 151, 152, 155, 159 עד 162, 173 ו-174. זה המקבץ הראשון. המקבץ השני, 133 עד 137. מי בעד ההסתייגויות שהוקראו? מי נגד ההסתייגויות? מי נמנע? שני המקבצים לא עברו.

הסתייגות מספר 100, בודדת, בבקשה. עכשיו אני רוצה להתייחס למושג צניעות. כי יש בן אדם, מגיש הצעת החוק, אני רוצה לייחס לו מידה של ניקיון כפיים, אני נותן לו את כל המחמאות. בניגוד לחבר הכנסת כהנא שהחמיא לו והרעיף עליו שבחים כאילו מפה הוא נוסע לקבל את אות אביר איכות השלטון לשנת 2023 ואחרי שהוא יסיים שם הוא יילך להר הרצל להשיא משואה על הצעת החוק המהותית ששינתה את פני מדינת ישראל, אז אני רוצה ללמד אותו שנייה מידת צניעות,

כי אנחנו עוסקים בהרבה נושאים פה בבקשה, אל תעצור אותי,

אני אסיים בשלושה משפטים. אנחנו עוסקים בהרבה נושאים פה במשכן, בחלקם אנחנו יותר מבינים, בחלקם זה מגיע מהעולם שלנו וחלקם לא, ועמית הלוי, תקן אותי אם אני טועה, חבר הכנסת הלוי, אתה אף פעם לא נבחרת לרשות מקומית. אף פעם תקן אותי אם אני טועה. לא כדאי שאני אכנס לסוגה הזאת של לתקן אותך כשאתה טועה. אם אני אתקן אותך כשאתה טועה - - - לא כדאי שתפריע לו עכשיו, תודה,

אז מעולה, אין לך מה לתקן אותי כי אף פעם לא רצת אף פעם הוא לא רץ ברשות מקומית, אין לו ניסיון בשלטון מקומי, בן אדם שבא ואומר שקמפיין מתחיל בעוד 20 או 30 ימים,

אתה יכול לקבל את העולם הזה שאין לך מושג, לא בכל דבר אנחנו מבינים - - - מי בעד הסתייגות 100? ירים את ידו. רגע. למה אתה עוצר אותי באמצע? היית נותן לי משפט אחרון. מי נגד הסתייגות 100?

ארז, אתה באת וידעת הכול והבנת הכול מראש כבר.

היית צריך להחזיק את ספר התורה ביד. מי נמנע? מי נמנע, אלקין? אני צריך להעיר אותך.

אני גם רוצה להימנע. שניים נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד

ההסתייגות הבאה.

הסתייגויות 101 ו-103 הן פסולות ולכן יימחקו.

תקרא, יש לך את זה באייפד. אין לי, מישהו יכול להביא לי אייפד? סליחה, הם לא עובדים אצלך.

הם עובדים אצל הציבור, כמו כולנו. בפעם הבאה תבוא לוועדות קצת קודם, שתדע על מה אנחנו מדברים. אני עוקב אחריך באופן הדוק וצמוד.

אני לא זז בלי לחשוב על חוק טבריה ועל איזה עיר הבאה תנחיתו לנו. אני חוזר ואומר. הסתייגות 103 היא פשוט הסתייגות כפולה שכבר הופיעה קודם. הסתייגות 101 מפנה למילה בחוק שלא קיימת, אז אין לה משמעות. לכן נעבור להסתייגות 102. אין את המילה 'בטל'? לא בסעיף הזה. אז דיברנו על צניעות, למרות שהפסקתם אותי באמצע.

מקודם, כי לא, עזוב. טוב. אז היה מצופה ממגיש הצעת החוק לבוא וללמוד את החוק, ללמוד את הפרקטיקה של המציאות, שהחיים ביום יום, כשבן אדם בא ואומר: אני רוצה להתמודד לרשות מקומית, בייחוד בעיר שיש ועדה קרואה והדברים האלה ידועים מראש, היה מצופה שיבוא באיזה מידה מסוימת של צניעות. אבל במקום זה מה אנחנו מקבלים? רהבתנות, שחצנות, אני ואפסי עוד. כולם יודעים כלום, עמית הלוי מציג כאילו מהר סיני נחתו עליו כל ערכי הדמוקרטיה והשלטון המקומי, הוא יודע להגיד לנו מה זה הזכות לבחור, מה זה הזכות להיבחר. בהר סיני, 102. רגע,

אני רק רוצה להראות לכם משהו, כי דובר פה בדיון הקודם, מי שהיה נוכח בדיון, שעלתה שאלה האם משתמש כחוק, כדין או לא כדין, בטייטל של ראש העיר. דקה, דקה.

אני רוצה לומר לכם שהגיע לידיעתי היום אני לא קורא, אני קורא רק את הפתיח, זה לא מהר סיני,

זה משהו שהוסיפו בטבריה, ייחודי.

חתום פה: שלכם, בועז יוסף, ראש עיריית טבריה בפועל. מי בעד הסתייגות 102? הרי נאמר בפירוש שזו תעמולה אסורה, נכון? ירים את ידו. מי נגד? מי נגד? אוה, רביבו, אתה תצביע נגד.

מי נגד? מי נמנע? אלקין. הצבעה בעד 2 נגד 6 נמנעים 1 לא אושר. 139. 139. מי מנמק? אין לי מילים אז אני נותן לרון, אין לי מילים. אני רוצה להמשיך את מה שחברי חבר הכנסת נאור שירי אמר כי הוא צודק. מי שהעלה את הצעת החוק הזה לא מבין את המשמעות של להתמודד מול ראש עירייה מכהן. אין בעיה להתמודד מול ראש עירייה מכהן אם הוא באמת נבחר קודם, לא אם הוא מישהו שהצניחו על ידי שר הפנים. עם כל הכבוד לשר הפנים, מה העיר הבאה שהוא יבחר לעשות את זה? אולי העיר הבאה שהוא יבחר תהיה רעננה, אולי הוד השרון? אולי פתח תקווה? עכשיו בכל הערים צריכים לפחד חלילה לא להגיע לאיזה שהוא מצב ששר הפנים יוכל למנות ועדה קרואה, כי בעבר ועדה קרואה הייתה ועדה שנועדה בשביל להחזיר את העיר למסלול ואחרי שהעיר חוזרת למסלול לעשות בחירות, כמו כל מקום דמוקרטי נורמלי. משהו קרה עם חברי מרכז הליכוד בטבריה. אני לא יודע מה קרה שם, אתם צריכים לברר את זה, אבל אתם צריכים לשאול אותם למה לא סופרים אותם. הם קיבלו תקציב מאריה דרעי. כי בכל עיר נורמלית אחרת הם היו הופכים עכשיו את העולם, אצלכם זה עובר.

רון, פאוזה, הסתייגות 139, מי בעד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 3 נגד 5 נמנעים 1 לא אושר. הסתייגות 141 זהה להסתייגות - - - לכן היא נמחקת. אנחנו נעבור למקבץ הבא שגלעד יקריא. 143 עד 145, 153, 154, 156, 158, 163, 164 ו-168. בבקשה, מי מנמק? אדוני היושב ראש, אני בטוח שאתה תתחבר למה שאני הולך לומר, ודיברתי על זה גם במשך הדיונים, אני רוצה לדעת, ואני פונה אליכם, תושבי ותושבות טבריה, בטח נציגי הציבור של טבריה שיושבים פה, מה כל כך מעניין פתאום בבועז יוסף? אני רוצה להכיר את הבן אדם. הרי לא יכול להיות שבמשך כל 30 שנות שלטון הליכוד העיר טבריה סובלת, ולא רק העיר טבריה, אלא הפריפריה במדינת ישראל הופכת לרחבה יותר, גדולה יותר, הפערים בחברה הישראלית הולכים וגדלים, ומה פתאום נזכרה ממשלת ישראל ב-2023 בעיר טבריה? האם זה היה הרצון שלה לעודד את שוק התיירות המקומי בטבריה?

האם זה היה הרצון שלה לעודד מתחמי פינוי ובינוי על מנת לייצר תשתית מבנית ראויה בעיר טבריה לתושבים והתושבות?

האם זה הרצון שלהם להקים איזה האבּ תעסוקתי שיגדיל את הפריון של העיר וייתן לה כלכלה מקומית מקיימת שתוכל להתקיים במדינה? לא.

האם זה משהו אחר?

איזה משהו משמים שעמית הלוי רצה להגיע לסיור ארכיאולוגי בטבריה ואמר: אני רוצה עכשיו להקים פה את מרכז הארכיאולוגיה במזרח התיכון, להזרים תיירים, להעיף את העיר קדימה?

מה כזה היה מעניין? מה מעניין? תענה לי, ארז מלול, בבועז יוסף שבא ואומר אנחנו עכשיו שמים את טבריה על ראש שמחתנו.

אנחנו מצביעים על סעיפים - - - ואנחנו לא מדברים פה על טבריה, אגב, זה חוק לא פרסונלי, זה לא קשור לטבריה, פתאום טבריה על ראש שמחתנו.

על סעיפים - - - אדוני היושב ראש, אני רוצה לדעת למה זה קרה. גלעד, תקריא, בבקשה. יש להם הרבה נדל"ן פרטי שם, אתה מבין למה? הרבה דירות, א-גרויסה דירוטס. סליחה, לא לדבר. לא, אם הוא מדבר באידיש ההסכם היה שאתה מתרגם לנו. 143 עד 145, 153, 154, 156, 158,

מי בעד ההסתייגויות האלה? ירים את ידו. רביזיה על כל ההסתייגויות, אני רק מזכיר.

מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד 3 נגד

קצר כי הוא האריך מקודם. מה הארכתי, בעשר שניות? מי בעד 148? לא, לא, לא. אל תשחקו איתי. קצר, אמרתי.

אתה נותן לנו לסייג? אז אני אחזור, אין לי בעיה. עכשיו אתה לא רק מדבר על בריונות,

מדברים על בריונות? כן, זה יותר גרוע אפילו מההצעה שהיא קיבלה.

כן, אני גם אישית הצעתי לה אותה. אתה לא הצעת לה אותה, אני מוחה על הדברים.

מה האינטרסים שעומדים מאחורי הצעת החוק הזו? הרי מעולם לא הייתה בבית הזה הצעת חוק פרסונלית להשאיר ראש עיר מכהן בתפקידו. ואני שואל את מי זה ישרת. קח נשימה ואנחנו נמשיך. 148, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 3 נגד 5 נמנעים 1 לא אושר. 157, תמשיך. ואני רוצה לשאול אותך, את מי זה ישרת? את מי ישרת להשאיר את אותו ראש מועצה בפועל שנבחר על ידי שר הפנים בתפקידו?

מונה על ידי שר הפנים בתפקידו. הרי ברור שיהיה קשה מאוד לנצח ראש עיר מכהן, כמו בכל עיר, סביר להניח שהוא ייבחר, ולאחר שהוא ייבחר למי הוא יהיה מחויב? למי אותו אדם וכל המערכת הולכת לשלם עבור החוק הנהדר הזה שכנסת ישראל הולכת לחוקק אותו? 157, מי בעד? אתה תמשיך תיכף. ארבעה בעד. מי נגד? מי נמנע?

לא דאגת למישהו? אם ככה ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 5 נמנעים אין לא אושר. 165. בבקשה, תמשיכו. ואני רוצה ברשותך גם לסיים ולומר באמת, מצב הכלכלה, אחד הגרועים שהיו לנו במדינת ישראל, יחסי החוץ, לא נדבר עליהם, הקרע הפנימי, הרסתם את המדינה תוך כדי שצה"ל מנהל מבצע עכשיו בג'נין, מורכב, שרק התכנון שלו ארך שנה, שזה גם המקום לומר יישר כוח לראש הממשלה הקודם לפיד שהתחיל את המבצע הזה, אבל זה לא משנה עכשיו. מה שאני רוצה לשאול, מה דחוף לכם כל כך בחוק טבריה? מה כל כך דחוף בחוק טבריה?

165, מי בעד ההסתייגות שנומקה היטב על ידי ידידנו רון. מי נגד ההסתייגות הזאת, למרות שהיא נומק היטב? מי נמנע, כי הוא עדיין מסתפק לגבי זה? מי נמנע?

אלקין לא נמנע. אם ככה ההסתייגות לא התקבלה.

166 ו-167. מי מנמק? אין לי בעיה להמשיך. לא, אם אתם לא רוצים אני יכול להצביע. לא, אני שואל שאלות. זה נראה כאילו השאלות הן פה בחלל הזה ואנחנו באיזה שהוא אקווריום, אבל באיזה שהוא מקום אני מניח שברשויות מסוימות שואלים את אותן שאלות ואומרים לעצמם רגע, למה הם עושים חוק בשביל להשאיר את הבן אדם הזה בתפקיד? מה כל כך מיוחד בטבריה? ולמי יש אינטרסים משמעותיים כנראה בטבריה? ואני רוצה לומר לכם משהו, לכולם, יבדקו את זה. חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה שיש כבר ועדת חקירה בנושא, אז אני לא יודע אם יש כבר ועדת חקירה בנושא ואני לא יודע אם יש חקירה בנושא, אבל אני בטוח שתהיה חקירה בנושא. ולכל מי שמצביע בעד וכל מי שמקדם את החוק הזה וכל מי שגם מקדם את החוק הזה בשתיקה, בסופו של דבר, כמו על הרבה דברים אחרים, הם יצטרכו לתת את הדין. אני פונה אליכם, החבר'ה מטבריה,

צריך לספור כמה דירות יש להם, לש"סניקים ולאגודה ולדגל בטבריה, לכל חבר כנסת. זאת שאלה מאוד מעניינת.

כמה דירות ברמה האישית יש להם. מדובר פה בכמויות של דירות.

גם פה בוועדה וניסינו להסביר את האינטרסים. אז תפני אליי אחרי זה, אנחנו ננסה לעזור לך. כי זה לא משנה מאיזה מפלגה את מגיעה, בסופו של דבר הצדק צריך לנצח ולא יכול להיות שיעשו לך את זה.

אנחנו מצביעים על 167-166, הסתייגות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 2 נגד 5 נמנעים 1 לא אושר. 171. אני תוהה, אדוני יושב הראש, למה לא מנצלים את הזמן היקר מאוד של הוועדה הזו ושל הכנסת בשביל להתעסק בנושאים שחשובים וטובים עבור העיר טבריה, לפיתוח אזור תעשייה, לשיפור התשתיות, הכבישים, מערכת החינוך, למה לא מתעסקים בחיים עצמם של תושבי טבריה? מדוע כשטבריה מגיעה לשולחן של הוועדה החשובה הזו עוסקים בדבר אחד בלבד, איך נותנים רשות ליושב ראש הוועדה - - - יוראי, זה עדיף, כי פעם אחת כשניסו להתעניין נולד החוק הזה. אז אם הם עוד ימשיכו להתעניין עוד כמה חוקים ייוולדו?

הם נסעו לטבריה ונולד החוק. אם כך מי בעד הסתייגות 171? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות כפולה ולכן תימחק, כלומר היא הופיעה כבר קודם. 175 עד 177. מי מנמק? אני. רבות דובר על החוק הזה, אבל מה שאירע היום לדעתי זה עצימת עיניים בצורה שקשה לי להבין. אני אסביר למה. אני מבין בדיוק את הרציונל שעומד מאחורי ההחלטה, לא במובן המעליב,

נזרק לחלל האוויר האשמה או חשד להאשמה כזו, זה לא ממש מפריע לנו, זה לא פוגם בהליך החקיקה או בצורה והדרך שבה היא מתקיימת, אבל כאילו אנחנו מתעלמים מזה. אנחנו חברי כנסת, אני לא פונה לדרג - - - אגב אם היא הייתה מגיעה לדיון הקודם הייתי נותן לה גם לומר את זה. היא הייתה בדיון הקודם. לא, בדיון הקודם היא לא הייתה. היא הייתה, היא לא אמרה את זה. היא לא חייבת, רק אני אומר, כי אתם עושים עוול. לא, אנחנו - - - רגע, רגע, ובזה אני אעצור.

לא, למה אתה עוצר? תן לי רגע, שנייה, מותר לי גם כן. אני מברך על היכולת שלך לדבר. אני נתתי לכולם לומר את שלהם לא פעם ולא פעמיים, לכל מי שהיה, עכשיו אנחנו בהליך של הצבעות והסתייגויות, שזה לא מקובל,

בבקשה, תמשיך. אוקיי, אז אני רק רוצה להמשיך את דבריי. נעשה הפסקה ואז תמשיך. למה? תן לי, אני הייתי באמצע. 175 עד 177 - - - למה? יעקב, זה לא בסדר. רצף, רצף. אני לא רוצה רצף, אני רוצה לסיים את המשפט. מי בעד הסתייגות 175 עד 177?

זה, אני לא אגיד בריונות, זו כוחנות בצורה שאני לא רגיל אליה.

אני נגד, אני נגד הכוחנות הזו. מי נמנע? ההסתייגויות לא התקבלו. הצבעה בעד 1 נגד 5 נמנעים אין לא אושר. עכשיו אני אתן לך רצף של דקה. 178. דקה שלמה? וואו. אני לא פונה ליועצים המשפטיים - - - אם נפגעת אני מתנצל. לא, אני לא נפגע. אני לא פונה אליהם, אני פונה אליכם, אל חברי הכנסת, אני לא אסתכל על כי זה לא בדיון בכלל והוא בא בשביל להצביע, עליכם, אתם הייתם בדיון. נזרק לאוויר החדר משפט כזה ואתם בשלכם, הכול בסדר.

כי אתם נבחרי הציבור, בסוף יש ציבור ששלח אתכם. להב 443 היה מפחיד יותר. לא נכון. אתם נבחרי ציבור שאמורים לבוא ולהגיד, ואללה,

למרות הדחק שלנו, הצורך הנורא נורא חשוב בתחילת השבוע להעביר את הצעת החוק הזו אנחנו נעשה שנייה הבנה ופוס להגיד אולי שנייה נעצור ונבדוק פה את הסיפור? אולי שנייה יש איזה משהו מושחת יסודי בחוק הזה? למרות שקשה לכם עם המילה מושחת, זה מדליק לכם אולי איזה נורות אדומות - - אולי,

- - שאתם אומרים פתאום,

יש לי עוד 15 שניות, הסתכלתי, 15 שניות פלוס זה שהפרעת לי בעלייה זה עוד 30 שניות. אולי אתם תוכלו לעצור את זה? אולי תגידו, אתם יודעים מה? למרות שאנחנו נורא נורא זה נאמר פה משפט שבאמת מדליק לנו איזה נורה. כי לעמית הלוי אין, יש הפסקת חשמל, עדיין לא הקימו תחנת אגירה בטבריה ואין לו חשמל, שום לא היה - - - ומי בעד הסתייגות 178? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 1 נגד 5 נמנעים 1 לא אושר. 179, זה הפינאלה, קח. אז אני רק אומר, שוב נורה לא נדלקה לכם. תסיים, אתה מסיים. למה?

הסתייגות אחרונה? קח.

אז הייתי צריך להיערך לזה בצורה שונה לחלוטין. אני מאותת לך כבר עשר דקות, אני כבר ממצמץ בכל הגוף.

אני אומר לכם, ואני אמרתי את זה גם בדיון הקודם, צר לי להיות חלק מוועדת הפנים ואיכות הסביבה היום שמאשרת בצורה שערורייתית את החוק הזה.

נאור היה פה כל הדיונים, כל הדיונים,

היו עוד כמה איתו. גם יוראי היה פה, גם ארז מלול. נכון, וגם עמית הלוי. וכולנו, וגם אתה, אדוני היושב ראש - - - לכן אני נותן לך.

אני רוצה להחמיא לך, גם אתה שותף בתוך תוכך להרגשה המשותפת, אני חושב שכולנו, שהחוק הזה נולד בחטא, מתקדם בחטא, מקודם בחטא. אדוני - - - אני משער לעצמי. יעקב, זה לא מצחיק. אני אומר לכם, אנחנו בחצי הומור פה, אבל לא יכול להיות שהחוק הזה מחוקק היום.

זה באמת עצוב. לא יכול להיות שגם יועמ"ש הוועדה בסיכום דבריו בפעם הקודמת הצביע על מספר תיקונים שצריך לעשות בהצעת החוק, אמר בריש גלי שיש פה סעיפים, ואנחנו, אני בשבעת החודשים פה, פעם ראשונה שלא שונה פסיק בחוק. כלום לא שונה. אמרתי, יש אולי רצונות לשנות בין ראשונה לשנייה שלישית, כלום לא שונה. זה יום לדיראון עולם.

משפט אחרון באמת. לדיראון עולם בוועדת החוקה. אתה מבין לאן הגעת? לאיזה תהומות הנשייה הבאת אותנו שאני חושב שזו ועדת חוק, חוקה ומשפט? בוועדה הזו זה אות קלון על הוועדה, החוק הזה ייפסל וכולנו לצערי נהיה חלק מהיום השחור הזה. הסתייגות 179, מי בעד? מי נגד? ארבעה. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

יש לנו עוד הסתייגות אחת ואחר כך משפט שלך. הסתייגות של חבר הכנסת עמית הלוי. לצערי לא הכנסנו את זה לנוסח קריאה ראשונה, היה ראוי. ההסתייגות שאני הגשתי לגבי חובת הצינון של 90 יום, שכרגע מבוססת על פסיקה למעשה בפועל ואני בעד שזה ייכנס בנוסח החוק, כלומר יתווסף כמו שהגשתי בהסתייגות לאותם אנשים בחוק הרשויות המקומיות בכלל שמחויבים בצינון של 90 יום כדי שהמרכיב הזה - - - למרות שעל פי הפסיקה לכאורה זה כך צריך להיות בכל מקרה. כן, אבל אין שום צורך בוואקום בחקיקה שיפוטית. אני טוען נושא חדש על ההסתייגות הזאת. אני גם מצטרף. כי הצינון חייב להיות שנתיים, כמו מנכ"ל רשות, ולא 90 יום. זו בדיחה מהעניין. תנמק את זה במקום אחר. לא סיימתי. לא צריך להיות ואקום בחקיקה שיפוטית, זה צריך להיות חלק מהעניין, בעיקר בגלל היתרון של ההגעה בימים שלפני הבחירות - - - אוקיי. מי בעד ההסתייגות? לא, נושא חדש. נושא חדש.

רצית משפט סיום, יוראי. משהו לגבי ההתנהלות. אני ממשיך את דבריו של נאור שירי. ורביזיות על כל ההסתייגויות. החוק נכנס לצינור החקיקה ויוצא מצינור החקיקה, שום שינוי של חברי האופוזיציה - - - לא, הנה שינוי אחד. בסדר, שינוי אחד של מציע ההצעה. אני חושב שהוא לא מחויב מציאות, אבל ליתר ביטחון הוא יכול להיות,

אני אומר מה ישבנו פה שעות - - - ליתר ביטחון זה היה לעשות את זה שנתיים, כמו מנכ"ל הרשות. אין שום סיבה שיו"ר רשות יהיה בצינון פחות ממנכ"ל הרשות. תודה רבה. אבל - - - מפריעים לך, מה אני אעשה? הישיבה נעולה. בשלב זה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:11.